אנחנו נידון גם בפעילות שלה בזמן שגרה, קורונה, חירום, תקצוב שלהם, איחוד מוקדים נושא שעסקנו בו בפעם הקודמת, כאשר באמת החלק המרכזי שאנחנו מדברים עליו זה כרגע על שעת המצוקה, שעת המצוקה זה אומר שכאשר קורה מקרה חירום, נניח כמו שהיה לנו כאן בדיון הקודם, תינוק שלא נושם בגלל חנק ויכול להיות שיש כוננים, כוננים שנמצאים סמוך וקרוב למקום האירוע ולא מקבלים את הקריאה. האמת שלוועדה הזאתי בגלל שהיא עוסקת בהצלת חיים, בחמלה ובחסד, אז אחד הדברים הכי חשובים לה זה להציל חיים ומספיק לנו שבנאדם אחד יינצל כתוצאה מעבודה מסונכרנת של מוקדי החירום יחד, אז עשינו את שלנו. באמת אני רוצה שכרגע בואו נשים את הכול בצד ונבחן האם יכול להיות מצב כזה כן, או לא, זוהי המהות שלה, של וועדת הבריאות, לשפר את ההרגלים, לשנות את המערכת, להפוך אותה לעובדת טוב יותר. נציב מבקר המדינה מחובר עכשיו בזום איתנו, רוני גבריאלי. אהלן. כן, רוני גבריאלי. בוקר טוב, אז באמת מבחינת ההסדרה והרגולציה, באמת גם בחוזרי מנכ"ל משנת 2014, גם בחוזרי המנכ"ל משנת 2017 של משרד הבריאות, שהוכרו על ידי משרד הבריאות להפעלת כוננים ולהכשרת חובשים, אמבולנסים, דיברו באמת על הנושא של איחוד מוקדי חירום, הפעלתם המשותפת, וועדת תדמור משנת 2014 בדקה את תחום הרפואה הדחופה בישראל, היא העלתה פערים חמורים באי הפעלה מספקת ונכונה של הכוננים וגם דוח מבקר המדינה משנת 2019 שאנחנו רוצים לשאול אותך עליו, מעלה גם כן פערים על שיתוף הפעולה בין הארגונים, בנוגע להפעלת כוננים, מה את יכולה להוסיף לנו בעניין הזה? היי, אני אגיד את הממצאים העיקריים שעלו גם בעניין שגרה, גם בעניין חירום בנושא הזה וגם בעניין ההסדרה של משרד הבריאות, באמת הדוח התחלק לשלושת הנושאים האלה. אני אנסה להתמקד במה שאמרת, אז קודם כל בעניין של זמני הגעה של אמבולנסים, העלנו שהיעד של זמני הגעה נקבע בדוח וועדת רווח משנת 1990, הוועדה קבעה שההמלצות יהיו נכונות לעשר שנים ועל אף כל השינויים שחלו במהלך השנים, משרד הבריאות לא עדכן את היעדים והמדדים לזמני ההגעה של המטופלים והם עדיין תקפים נכון לשנת 1990. בנוגע לזמני הגעה בפועל, צוות הביקורת עשה בדיקה אקראית של זמני הגעה ליישובים שונים, אני אתן דוגמה מבדיקה שעשינו ל-11 ערים, עלה שבשתיים מהערים, מד"א חרג מהיעד התקני, היו כמה חסמים שמנעו את השיפור בזמני ההגעה של מד"א, אבל אני רואה שזה פחות רלוונטי לדיון, אז אני לא אגיד את זה. אני אגיד ברמת הליקויים בהסדרת תחום העזרה הראשונה והרפואה הדחופה טרום בית חולים בידי משרד הבריאות, עלה שהייתה עמימות בנוגע לאחריות של משרד הבריאות למד"א, בגלל שהגדרת מארג היחסים בינו לבין מד"א עדיין לא קודמה על ידי המשרד. בנוגע להפעלה של חברות אמבולנסים פרטיות, משרד הבריאות לא קידם את הצעת החוק הממשלתית להסדרת שירותי אמבולנס פרטיים וכשלא הייתה חקיקה, לא הייתה הסדרה הנדרשת ולא היו כלי אכיפה אפקטיביים שיבטיחו את הפעילות שלהם, בהתאם לאמות המידה שהמשרד קבע. חלק מהסדרת שיתוף הפעולה בין מד"א לבין ארגון איחוד הצלה, זה אחד הנושאים שגם בדקנו, נכון למועד הביקורת, משרד הבריאות לא השלים את ההטמעה של ישומון מד"א אצל כונני איחוד הצלה ולכן למוקד מד"א לא הייתה את התמונה המלאה של מיקומם של כלל הכוננים, גם של מד"א וגם של איחוד הצלה. וזו הוועדה לביקורת המדינה, זאת אומרת שבאמת אין הטמעה של מערך הכוננים על פי הוועדה לביקורת המדינה, של המבקר. נכון לאותו זמן, בנוסף, באותה תקופה המשרד לא הצליח לאכוף את ההנחיות שלו, בנוגע לאי פרסום מספר הטלפון של מוקד החירום של איחוד הצלה, היה חשש - - נכון, צריך לומר שזה תלוי ועומד גם בבג"צ ובאמת ההסדרה שמוצעת על ידי הוועדה זה לפתור את העניין הזה. כן, זה העלה חשש שקריאות שמגיעות בעצם למוקד של איחוד והצלה, לא יעברו באופן שיטתי ומסודר למוקד 101, שהוא המוקד של מד"א כמובן. זה בעיקר בנושאים האלה מה שאני רואה שקשור לוועדה. אני אדבר גם על מוכנות מד"א לעתות חירום, מבחינת הזכרת את וועדת תדמור, אז באמת עלה בנושא הזה וועדת תדמור ב-2016 קבעה כי יש צורך ב-1351 אמבולנסים שיפעלו בזמן חירום, נכון למאי 2018 היו למד"א 1,091 אמבולנסים. בעניין כוח אדם בגלל גיוס של כוח אדם היה צפוי שבערך חצי מהפרמדיקים וחצי מחובשי רפואת החירום יהיו זמינים לאיוש האמבולנסים האלה וכך גם בנוגע למטפלים הבכירים,

או רופאים שהיו אמורים לתגבר את מד"א בעתות חירום על ידי פקע"ר, גם חלק מהתפקידים האלה לא היו מאוישים, הלכה למעשה נכון לאותה תקופה, היה ניתן לאייש רק כמעט 700 מהאמבולנסים, מתוך היעד של ה- 1,351 שקבעה וועדת תדמור. גם בנושא הזה של חירום, שיתוף הפעולה עם חברות אמבולנסים פרטיות לא היה מוסדר ולכן - - יש משהו שכן היה מוסדר? הרעיון של דוח מבקר המדינה הוא להעלות ליקויים כמובן וזה מה שאני מציגה בפניכם. כן, נכון. ולכן האמבולנסים הפרטיים לא יכלו כמו שצריך לסייע בעתות חירום בשל אי ההסדרה הזאתי. אני לא יודעת למה קוראים להם אמבולנסים פרטיים, יש פה ארגונים שעובדים,

לא, יש גם אמבולנסים פרטיים, קטי, שעובדים.

אבל את יודעת - - לא, אבל יש לא רק ארגונים, את יודעת שיש יותר מ- 160 ארגונים של הצלת חיים והצלת חירום?

לא הייתי קוראת לזה פרטיים, זה שהמדינה לא מסייעת לארגונים האלה, זה לא הופך אותם לפרטיים. לא, יש גם ארגונים פרטיים שמפנים. קטי, בואי ניתן לה לסיים. עידית, אני מסבירה, אפשר לקבל את ההערה. בסדר, אין בעיה, בואי ניתן לה לסיים היא תבהיר. אני אגיד את הליקוי האחרון שאני חושבת שקשור לנושא הזה זה, מד"א לא היה מחובר למערכות התקשורת של גופי החירום השונים, של פיקוד העורף, המשטרה ורשות הכיבוי.

שזה בדיוק ההצעה הנוספת של חבר הכנסת גפני ויינון אזולאי לעשות איחוד של כל ה נכון, בהחלט. לא, לא זה לא זה, סליחה שאני מתפרץ.

כי זה לא מה שהיא התכוונה, היא התכוונה ל - - לא,

לא, היא התכוונה לרדיו הלאומי.

היא התכוונה - - כן, נכון, התכוונתי לרדיו הלאומי למערכות - - נכון ואנחנו גם מתכוונים להצעה הזו שתקדם את החיבור של כל הדברים. עם כל הכבוד זה שני דברים שונים. לא בעיננו, אז שנייה, לא הגיע תורך, כשיגיע תורך לדבר, כמו תורם של כל מי שיושבים סביב השולחן, אני אפנה אליכם.

תודה, מעריכה, אנחנו לא נפריע לזה. אם את יכולה להרחיב, אז.

אני אגיד, זה באמת הכוונה הייתה לרדיו הלאומי שהגופים שציינתי היו מחוברים אליהם, בגלל שמד"א לא היה מחובר לרדיו הלאומי, אז התפקוד המבצעי שלו היה יכול להיפגע בעת חירום וגם היכולת פיקוד ושליטה של פיקוד העורף גם יכלה להיפגע. נכון ואנחנו באמת המלצנו והצענו לחבר את הכול ביחד כדי שהכול יהיה מסונכרן, בהחלט גם חקיקה שיושבת על סדר יומה של הוועדה, המון תודה. אני רוצה לשאול שנייה את הנציג באמת של מד"א שיושב כאן, בסופו של דבר כשאתם מפנים אדם עם התקף לב נניח, שגר בחיפה, לאיזה בית חולים אתם לוקחים אותו? אז בוא אני ברשותכם, לפרוטוקול, רונן בשארי, מנהל אגף המבצעים. אני אתחיל מהדברים.

שאלתי שאלה, כשיש בנאדם נגיד עם התקף לב בחיפה, לאן מפנים אותו? לרמב"ם. למה לא לאיכילוב? למה לא לאיכילוב? כי הבית חולים הקרוב, אלא אם כן מצבו של המטופל יש לו בעיה ספציפית, כמו תאונת דרכים קשה שצריך לטפל בו בטראומה, אז לוקחים אותו לבית חולים שנקרא "לב לורן", או ליחידת טיפול נמרץ לב, או ליחידות של שבץ מוחי. מעולה, אז ברמת העיקרון מפנים אותו לרמב"ם. אם את מדברת ספציפית לחיפה, אז כן. בנאדם לא מרגיש טוב, יפה, אתה מפנה אותו למקום הקרוב ביותר, מעולה, אם ככה אין סיבה לא להזניק, כמובן, כונן קרוב שיפנה למקום קרוב, אנחנו כל המטרה שלנו היא הצלת חיים וזהו מהות הדיון כאן. על זה אין מחלוקת, זה גם מתקיים הלכה למעשה. אוקי ולכן בגלל שאנחנו רוצים להזניק את האנשים הקרובים ביותר ולפנות למקום הקרוב ביותר, הרי לא יהיה לנו ספק בכלל לאנשים פה, שאם יש בנאדם שחטף התקף לב, או משהו כזה, נפנה אותו למקום רחוק מאוד, אז זה המהות. אני רוצה רגע להציג כמה באמת נתונים, כדי שנבין. אני רק יכול השלים את הדברים? כן, בטח.

אני גם בוועדה הקודמת אמרתי, בסך הכול השידור הזה משודר לאזרחים.

אז אני ממליץ לפחות לדבר על העובדות. יש מערכת היום במדינת ישראל, יש ארגון שנקרא מגן דוד אדום, שהוא הגוף הלאומי שאליו מתנקזים, 101 זה מותג, זה לא משהו שהוא נמצא היום,

אתם מדברים פה על ארגונים, אני רואה רק ארגון אחד, לא יודע מה זה ארגונים, יש - - אני אסביר לך, מד"א אמרו שתחתם יושבים 160 ארגוני חירום, אז אני מדברת על ארגונים, זה נכון,

תני לי רגע, אני מקדם את השיחה בדיוק לאן שאת מתכוונת, בסדר, אני רק רוצה לדבר על עובדות, יושב פה חבר הכנסת מקלב, שבעברו היה בעיריית ירושלים, מכיר את כל ההצלות שיש במדינת ישראל ויש למעלה מ-20 עמותות וארגוני הצלה, הם לא פה - - שנייה. רגע, שנייה. מה זה משנה, אם הם פה, או לא פה? לא הבנתי. שנייה, לא, לא, שנייה, תעצור רגע. מה שאני רוצה בסופו של יום להגיד, מוקד ה- 101 שהוא מותג של מדינת ישראל. מותג?

101 זה מותג, 101 זה האזרחים יודעים להתקשר - - הוא מספר חירום. למספר החירום של מדינת ישראל ולקבל עזרה ולהתחיל את שרשרת ההישרדות, מקבלת הקריאה ועד ההגעה לבית החולים הנכון למטופל.

ועכשיו, מקבלת הקריאה, בסדר, בסוף זה מוקד שהוא ממוקצע, עם בעלי מקצוע, עם ניסיון של למעלה משמונה עשורים, שאי אפשר "לזרוק את התינוק עם המים", בסוף יש ארגון אחד שיושב פה,

אז יש לי שאלה אליך - - רגע,

מי מכשיר פרמדיקים במדינת ישראל? אם למשל עשר דקות לוקח לך להגיע ולארגון אחר לוקח חמש דקות, אז בגלל שזה מותג ומונופול, אז לא יגיע ולא נציל את האדם הזה? אני מנסה להבין את ההיגיון.

זה שאת צועקת עליי, אז זה עושה את הדברים נכונים? עם כל הכבוד חברת הכנסת, לא.

לא, זה הקול של קטי. אני נורא מצטער. אז רואים שאתה לא מכיר אותי, אז בגלל זה אתה - - כשאני דיברתי - - לחבר כנסת מותר לה - - לא, בסדר אני - - בדיוק, אתה אורח, לא אני האורחת. היא לא צועקת היא מדברת. אני לא התכוונתי לפגוע באף אחד, אבל בסופו של יום, המדינה, הרגולטור קבע שהמוקד קבלת הקריאות הוא במגן דוד אדום.

אני אגיד לך מה הרגולטור קבע, הרגולטור קבע בחוזר מנכ"ל מ- 2014 ומ- 2017, שיש דרך להפעלת הכוננים, וועדת תדמור משנת 2014 אמרה את זה ודוח מבקר המדינה, כמו שהיא ציינה, בשנת 2019 אמר את זה, יש חוזרי מנכ"ל די ברורים שלא מיושמים. נכון ובמציאות של היום, שכל מה שוועדת תדמור התייחסה להזנקת הכוננים, כל מה שמבקר המדינה קבע ב-2019, כל מה שהיה תלוי - - עומד והינו? בנושא מגן דוד אדום והפעלת הכוננים, מהשנים 2014 - - קורה? עבור 2019 - - קורה?

אז אני רק אגיד לך שבחוזרי מנכ"ל ואת המבקרת, המבקרת עדיין איתנו? ממבקר המדינה? ממתי הביקורת על המוקד? מאיזה שנה? כי אמרת שמ-2014 ו- 2017 זה פועל, הדוח המבקר הוא מ-2019 לדעתי.

אז אני רק אגיד שאתה אומר, אבל דוח המבקר הוא משנת 2019, שאומר שזה לא עובד כמו שצריך - - רגע.

שנייה, אני רק אגיד לך שבדיון הקודם שהיה כאן ויש את הפרוטוקול שלו ואתם יכולים להסתכל, היה כאן חברוני ונציגים נוספים של משרד הבריאות שאמרו שהחוזר מנכ"ל לא מיושם כהלכה, כמו שצריך, עברנו על שלל סעיפיו וראינו שזה בהחלט לא קורה ותיכף כדי לבדוק האם זה קורה,

אז בואו נשמע את האנשים מהשטח. נמצא איתנו כאן מושיקו, בבקשה מושיקו, מושיקו אני רוצה שתגיד, ההכשרה של כלל הפרמדיקים צריך לומר בישראל נעשית על ידי מגן דוד אדום, על ידי מד"א, ארגון ההצלה הלאומי,

של מדינת ישראל, זאת אומרת שכל מי שמוכשר לרמה הזאת של להיות פרמדיק, שתיכף נדבר על פרמדיק והסדרת התחום והמקצוע, שאנחנו מלינים על זה גם כאן בוועדה ותגיע חקיקה בנושא הזה, אז בעצם הכול באמת מוכשר על ידי מד"א, זאת אומרת שכל מי שפועל היום בתחום הזה, זה אנשים שהם הכשירו אותם, שהם חתמו על ההכשרה שלהם, שזה יוצאי מד"א. לא כולם, קודם כל בוקר טוב, מושיקו מוסקוביץ, מנהל אגף המבצעים בארגון הצלה. גילוי נאות גם עבדתי במד"א, גם באגף מבצעים, גם בתפקידים בכירים. כמה זמן עבדת במד"א?

עבדתי גם במרחב דן, גם אחרי זה באגף מבצעים עם רונן והייתי שותף לנושאים האלה של איחוד הצלה ואת השקר הזה שתמיד אומרים שאיחוד הצלה רק מפריע למד"א ולמונופול שלו, אז קודם כל לגבי ההכשרה שאמרת, רוב הפרמדיקים באמת מוכשרים במד"א, אבל יש גם פרמדיקים שמוכשרים באוניברסיטת אריאל ובעוד מקומות.

אבל יש גם הרבה חובשים, חובשים בעבר היו מוכשרים רק במד"א והרבה מאיחוד הצלה זה אנשים שהגיעו ממד"א, גם אני וגם זהר שיושב על ידי שניהל את המוקד ופשוט מד"א מנסה לשמר את המונופול שלו פשוט,

אני אגיד לך מה, מד"א הוא ארגון הצלה לאומי, 101 זה מותג, על כן המחויבות שלהם זה לאפשר לאזרחי מדינת ישראל לקבל תמיכה,

סיוע ונשימה, גם מאיחוד הצלה וגם מארגונים אחרים, זה המשימה שלהם. קודם כל אני מכיר "נייק" שהוא מותג ו"מקדונלד" שהוא מותג, לא מכיר מספר שהוא מותג, אני חושב גם שהמידע שייך למדינה והוא לא שייך למישהו פרטי, המידע שייך לכולם.

רונן, אני עבדתי איתך רונן, תפסיק עם זה, לא ייתכן שכל יום, גם היום בבוקר,

אנשים מגיעים ולא מקבלים את כל הפרטים ויש ילד שלא נושם ואישה שלא נושמת ומשוועים למידע הזה ומד"א מנסה לשפר את המונופול שלו ואמרתי את זה גם בוועדה הקודמת של פניות הציבור, מד"א אם אתה גוף לאומי, תתנהג כמו גוף לאומי. המשטרה והצבא וקב"א שכל מה שמבקשים מהם, הם לא אומרים קודם כל תביאו לי כסף תביאו לי זה, הם קודם כל משוועים, גם הנושא של הקורונה שזה הנושא הבא, אתם לא מזיזים מטוש לפני שאתם מקבלים כסף מהמדינה, אז תפסיקו לשחק אותה 'קדוש מעונה'. לא הבנתי, אתה נהפכת להיות מבקר המדינה? אני יכול לדבר. בואו לא ניכנס אחד לדבריו, תיכף גם אתה תדבר. תהייה ענייני, לא. אני ענייני מאוד. אנחנו תיכף נבדוק גם את הנושא של התקצוב של גופי ההצלה בזמן חירום, בשגרה ובקורונה. מד"א לא מזיז מטוש בלי שהוא מקבל על זה תקציב מהמדינה, בלי כסף מהמדינה ולהבדיל אני רוצה להגיד - - רגע, עזבו רגע הכול, אני עכשיו מדברת, עזבו שנייה את כל הפוליטיקה של ארגוני ההצלה, בכלל לא מעניינת אותי, אותי מעניין ילד שכרגע, ישב איתנו משפחת ברנשטיין, הילד שלה נחנק, נחנק כשהיה כונן של איחוד הצלה מתחת לבניין - - הבחור פה,

תיכף, שהיה כונן ואותם אני בכלל לא הכרתי על הרקע הזה, הכרתי אותם כי הם היו צריכים להחליף בשירותי הרווחה מקום לילד וזה מה שמעניין אותי כרגע, הילד שצריך נשימה, האם יש מציאות כזאתי שיש קריאת חירום, שאתם בתור איחוד הצלה, לא מקבלים אותה. בוודאי, כל יום ומאות כאלה. בואו נתמקד במוקד. פשוט מאות כאלה, גם האפליקציה הזאת של חוזר המנכ"ל שעשו משרד הבריאות, שרצה לעשות סדר בנושא הזה, מד"א התנדב לעשות אותה והאלגוריתם בסוף אין כמות אלגוריתם של אותה אפליקציה ואם יש כונן שהוא ק"מ, דרך אגב יש אנשים שאחד במשפחה הוא במד"א ואחד מהמשפחה באיחוד הצלה, ההוא במד"א מקבל את הקריאה וההוא באיחוד והצלה לא מקבל את הקריאה ואני רוצה להגיד משהו שמדברים איתי הרבה אנשים ממד"א ואין לי בעיה גם לשתף את זה עם הוועדה פה, אין לי בעיה להראות את הצילומים,

אני אומר לך שהמוקדנים ממד"א,

המוקדנים במד"א, הם פשוט בוכים מזה, שהם לא יכולים לתת לאיש בשטח את המידע להציל חיים, פשוט בוכים מזה, הם קוראים לזה פקודות בלתי חוקיות בעליל,

'אני רק ממלא הוראות' וזה מזכיר להם דברים אחרים והם פשוט בוכים לי: 'מושיקו, מתחנן,

אני מקווה שיסלחו לי על דבר כזה'. מושיקו שנייה, מי שיושב לידך, מה שמך? אני יהודה פחימה.

אני לא זוכר

את התאריך שזה היה, אבל לפני בערך שנתיים יצאתי מהבית, אני גר ברחוב סמוך לרחוב רש"י, ממש קרוב, יצאתי מהבית, עליתי על האופניים ואז התקבלה קריאה על ילד שנחנק, יצאתי למקרה של ילד שנחנק, קרוב מאוד לרחוב רש"י, הגעתי לרחוב רש"י אחרי מספר שניות, ביקשתי מהמוקד פרטים על רש"י, ילד שנחנק, מה הפרטים שלו, המוקד אמר לי שאין לו פרטים, התקשרתי למוקד כדי לעשות וועידה עם מד"א, המוקד אמר לי שאין אפשרות, האפליקציה שלך לא עבדה, או משהו כזה, לא יתנו לך פרטים,

אנחנו ננסה בכל מקרה. עם הזמן התחלתי לסרוק את רחוב רש"י, רחוב ארוך של מאה ומשהו מספרים, הלכתי מקצה לקצה, תוך כדי, המקרה משתנה לילד מחוסר הכרה, אני מבין שהחנק הוא חנק משמעותי לא סתם, מישהו באמצע זרק שזה נמצא באזור רש"י בלשכת הגיוס, הגעתי ללשכת הגיוס חזרה, כי הייתי שמה קודם, הגעתי אמרתי אולי בגינה, אולי באיזה מקום, אז התחלתי לצעוק, 'מישהו הזמין הצלה?', צעקתי ברחוב, אולי איזה מישהו ששומע אותי מאיזה חלון של בית, עשיתי רעש עם האופניים, מה שאני יכול לעשות. פגשתי שם בדיוק כונן של מד"א שמגיע עם רכב, הוא לא יכול להמשיך את הרחוב, כי הרחוב חסום באמצע, צריך לעשות סיבוב ארוך, הוא שואל אותי 'איפה זה רש"י 40', אמרתי לו 'זה בקצה השני, תעשה סיבוב' ונסעתי לרש"י 40, אמרתי בגל שזה ברש"י 40 שכוננים אחרים שסורקים הגיעו, הגעתי לרש"י 40, ראיתי אופנוען שלנו מעמיד את האופנוע ואופנוען של מד"א, חבר מאוד טוב גם כן, מעמיד את האופנוע, נכנסנו ביחד לרש"י 40, עשינו החייאה לילד, תוך כדי הצטרפו כוננים נוספים משני הצדדים וההחייאה הזאתי לא צלחה במאה אחוז כמו שרצינו. מה זה עשה לך ברמה האישית? ברמה האישית זה תופס אותי כל הזמן, התקשר אליי האבא של הילד אחרי תקופה, אמר לי שיש וועדות,

אני פשוט לא מעודכן, אמר לי 'אתה זוכר את הילד מרש"י 40?', אמרתי לו 'בטח מה זה, ירמיהו ארי בן - אני זוכר תמיד את התפילה רצינו וחיכנו שאולי משהו ייקרה, אני זוכר שעשיתי משמרות אחרי זה באיחוד הצלה, כל פינוי לשערי צדק הייתי הולך לפגוש מה קרה עם הילד, הוא זז עוד טיפה, היד שלו זזה. תגיד לי רגע, אחרי כמה זמן פגשת שם את הכונן של מד"א? זאת אומרת אתה הגעת ביחד עם הכונן של מד"א, ממה שאני מבינה, כאשר אתה כבר סרקת לפני כן את הרחוב,

חיפשת את הכתובת, זאת אומרת ניתן לך מקרה ללא כתובת? ניתן מקרה ללא כתובת של חנק, זאת אומרת עדיין זה מצב שאפשר אפילו ללא ציוד, זה הימליך קטן ולהציל את הילד, לשחרר אותו ואפילו יכול להיות שהוא היה נישאר בבית. לא קיבלתי את הפרטים ואז התגלגל לחוסר הכרה, הלכתי וחזרתי את הרחוב כמה פעמים, עד שאמרו לי שזה אולי באזור לשכת גיוס, הגעתי לשמה וחזרתי לפינת הרחוב. כמה זמן היית יכול להגיע לפני כולם? אני יצאתי כמעט מרש"י 40. זאת אומרת אתה היית שם, באזור צמוד לילד, אם היית מקבל את הכתובת המדויקת, יכול להיות שתוך דקה וחצי היית מגיע אליו. כן, לא צריך יותר מזה. הוא היה שם. עלייה על אופניים, כבר בנסיעה, ברח' רשב"ם פינת רש"י 46, שני בניינים שמאלה. אתם מבינים? על זה אני מדברת, על זה אנחנו מדברים, זה מהות הכול, עזבו אותכם עכשיו פוליטיקה, שני הארגונים מעולים,

עושים את מלאכתם נאמנה, שניהם ארגוני הצלה, שניהם מכובדים, אנחנו מכבדים אותם, צריך לשמור על שמם הטוב, אנחנו לא צריכים "לזרוק את התינוק עם המים", אתה מאמין שהיית מצליח להציל את הילד? אם קיבלנו אותו במצב גרוע מאוד מאוד, מצב של השניות האחרונות, זה בכל אופן הילד חי, ברור שאם היינו מקבלים אותו במצב פשוט יותר, זה גם היה יותר קל לטפל בו. קטי, רק אפשר לענות לך? לא, ממש לא יהודה. רק אפשר לענות לך על השאלה ששאלת.

אני צריכה ללכת לעוד וועדה ומאוד מאוד חשוב לי, הגעתי במיוחד, כי מאוד מאוד חשוב לי, אין לי חלילה וחס שום דבר נגד מד"א.

ממש לא, תקשיבי, אנחנו חייבים לשים פה על השולחן, אנחנו עובדים עם כל הארגונים, זה הבית של הארגונים הוועדה הזאת. אבל אני נוקטת בשיטה שכמה שיותר טיפול בציבור, בעצם הציבור מרוויח מזה. אז ככה, כיום ישנם כמה מספרי טלפונים שמספקים מענה לפניות חירום רפואיות, דבר שהוא פוגע בעצם בטיפול שמציל חיים וכל רגע הוא בעצם קריטי, כי אם יש כל כך הרבה מספרים, אדם שנמצא במצב מאוד מאוד קשה לא זוכר איזה מספר הוא צריך כדי להזעיק את העזרה וזה מה שאותי מטריד מכל דבר. ההבדל בין אם כוח רפואי יגיע למטופל, בין ארבע דקות לשבע דקות, זה בדיוק ההבדל בין חיים למוות, חד משמעית,

אתמול קראתי איזושהי כתבה על ילדה עם דום לב בבית ספר, לקח 17 דקות להגיע, הילדה נפטרה.

הילדה מתה, זה דבר שמדיר שינה מעיניי. מעיניי כולנו זה צריך להדיר שינה, זה לוועדת חקירה פרלמנטרית, כשבסוף יש אנשים קרובים יותר שלא מגיעים לילדה. נכון ולכן אני חושבת שיצירת מוקד אחיד לכל הפניות הרפואיות, יביא לצמצום זמנים של הגעה למטופל וזה מה שצריך לעמוד לנגד עניינו. 101 לכולם. זה יפחית משמעותית את זמני ההגעה והטיפול בחולים ובוודאי ובוודאי שמן הראוי שהמדינה תסייע בתקצוב של המוקד הרפואי הזה, שהמדינה תיקח בעצם את הנושא של המוקד הרפואי, תתכלל על מנת ליצור גם לגיטימציה למנגנוני החירום להתאחד, הרי גם ב-2014 דוח וועדת תדמור.

גם ב-2019 מבקר המדינה, זה הדברים שהם ציינו, הם ציינו שחייבים - - קטי אני רוצה לבקש ממך את העזרה שלך, בגלל שאנחנו שותפות בהמון דברים ואנחנו מקדמות ביחד הרבה דברים, אני רוצה את העזרה שלך גם פה. ואת תקבלי אותה, כי אני חד משמעית הגעתי לכאן, כדי להגיד מוקד עירוני אחיד לכל ארגוני ההצלה, אותי זה לא מעניין, לא א',

אותי מעניין דבר אחד, כמה זמן מגיעים ואיך מגיעים וכמובן, כמו שהסבירה, שהאמבולנס לא יכול היה להיכנס, אז משתמשים גם בכלים וזה לא משנה, ריבונו של עולם תפסיקו עם המונופולים האלה, אנחנו כבר הרבה אחרי המונופולים האלה, אנחנו צריכים לדאוג לבריאותם של הציבור, בריאותו של הציבור צריך לעמוד, זה המונופול מבחינתי, בריאות הציבור, כמה שיגיעו יותר מהר, אני בעד שיגיעו שני צוותים, מצידי שיגיעו שלושה, ארבעה צוותים, העיקר שאותו מי שנזקק לטיפול רפואי, חלילה וחס לא יאבד את החיים שלו, אז אין כאן מחלוקת, בעיניי אין כאן מחלוקת ורפואת חירום, חברים יקרים, אני תמיד מדברת על מניעה, אבל במקרה הזה של רפואת חירום, זה הדבר הכי חשוב, כי הוא באמת בא להציל את חיי האדם ואני מודה לכל ארגון שקם, מצידי שיקומו מאה אלף ארגונים, העיקר שבמדינת ישראל, כל אדם שזקוק לטיפול רפואי יקבל את זה, אני בעד, אני בעד, אני בעד ולכן המחלוקת הזו, האם זה מקבל את זה, האם זה לא מקבל את זה, זה ילדותי, זה טיפשי בעיניי וזה חייב להפסק.

שנייה,

אני רוצה להגיד לך משהו, את שותפה, את חכמה, את נבונה, זה בנפשנו וזה החוק שהגשתי. בסדר גמור, אני רוצה להגיד לך משהו, גברתי היושבת ראש. פייר, אין לי מה להגיד. גברתי היושבת ראש, אני מביאה את הדברים החברתיים, הבריאותיים, החינוכיים לסיעה שלנו, אני לא מבדילה פה, לא בין שמאל לימין, לא בין אופוזיציה לקואליציה, אותי מה שמעניין זה הציבור במדינת ישראל שיקבל את כל מה שהוא צריך לקבל.

חבר הכנסת מקלב, אני כמעט דומעת פה, כי את יודעת בסופו של דבר, מה באנו לעשות כאן? באנו להציל חיים, כשאני צריכה לטפל בילד כמו ארי ברנשטיין, מה?

למה אנחנו צריכים בכלל לראות מקרים כאלה?

כי העבירו רחוב בלי כתובת? למה להעביר רחוב בלי כתובת, כשאתם יודעים מה הכתובת, האבא בייסורים למה את הבן שלו, כמה שניות לפני כן לא הגיעו כדי להציל אותו, את מי זה מעניין בכלל, את מי הקציפו לשם ומי הגיע, כל עוד זה בנאדם שיש לו חסד וחמלה וכל האנשים בארגוני ההצלה האלה של כל הארגונים הם הרי אנשים של חסד וחמלה. גברתי, מה זה חסד וחמלה?

יהודה אתה צריך לקבל רשות דיבור מיושבת הראש עם כל הכבוד, אני רוצה להגיד דבר אחד, אותי לא מעניין את המחלוקת מי,

אותי מעניין שהמחלוקת תהפוך להיות מי מגיע ראשון, מי מגיע ראשון, זה מה שאותי מעניין, לא מעניין אותי מי מגיע, אותי מעניין מי מגיע ראשון. תודה רבה קטי, תודה רבה, אני חייבת לומר את זה, כי החקיקה הזאת עברה וועדת שרים והיא יושבת וממתינה לעלות למליאה ואני בטוחה שאין שום ספק בכלל, שהקואליציה והאופוזיציה מאוחדות סביב זה ביחד, כי המטרה שלנו פה זה הצלת חיים וקטי שתמכה בי למין הרגע הראשון שהקמתי את הוועדה הזאת, למין הרגע הראשון, עוד לפני כן, כחברה טובה שגם מלווה אותי לאורך כל הדרך כאן אנחנו ביחד בהרבה דברים חשובים, יודעת שהמטרה שלנו זה הצלת חיים וזה מה שבאנו להביא בכנסת הזו ואני מודה לך על זה קטי, כן חבר הכנסת מקלב. תודה רבה גברתי היושבת ראש, באמת אני רוצה אולי להתחיל בדבריי, בשיתוף הפעולה שבאמת נחוץ ואת באמת מובילה אותו בשיתוף פעולה בין האופוזיציה והקואליציה. גם עם חבר הכנסת גפני זה הוגש. הרב גפני האמת היה צריך להיות פה. נכון, הוא יגיע בהמשך. בגלל שינוי בסדר היום, לכן ההגעה שלו התעכבה. וינון אזולאי צריך לומר מהחכים היקרים. כאנשים שהרבה זמן מטפלים בזה, לנגד עיננו אנחנו רואים מצב אבסורדי, אז קודם כל אני רוצה לחזק אותך. תודה רבה חבר הכנסת אורי מקלב. ורוצה לחזק את כל מי שנמצא פה ואנחנו הולכים לתת רקע לחקיקה הזאת של וועדת שרים, שאנחנו יודעים שגם שמה זה מגיע, או בהמשך בקידום, אנחנו שהם מנסים להפריע, לפעמים ההפרעות האלה מראות כמה שהדבר הזה נחוץ, לא תמיד יש סנכרון בין ההפרעות שזה דבר טוב, לבין הדבר הטוב עצמו, אתם טועים, איך יכול להיות שדבר טוב, כל כך נצרך, כל כך חשוב, שאין על זה וויכוח שזה יכול משהו לייצר תקלה, הפוך התקלות נעשות כזה לא נעשה, תקלות כהצלת חיים, הפתרון נמצא לנגד עיננו ואנחנו דוחים אותו ולא נותנים לזה,

אני בטוח שאם היה מגיע נציג, לא ממדינת ישראל, איזה מישהו ממדינה אירופאית, או אמריקאית, היה רואה מדינת ישראל עם מעשיי ההתנדבות שאין לזה תקדים, שבאים ללמוד אצלנו איך מתנדבים לקהילה לחברה, שלא קיים, אנשים שרוצים לתת ולתרום ובמקום ש"קנאת סופרים תרבה חוכמה", שזה מה שאומרים וזה מה שצריך להיות, אלא היא "תרבה מלחמה ותרבה" - - אני רק רוצה להעיר לך הערה, אני מצדיעה לדבר אחד, אנחנו כל הזמן מדברים על שירות אזרחי, כל הזמן אומרים שירות אזרחי, שירות אזרחי, כמות החרדים שנמצאת בכל ארגוני החירום האלה, זה פשוט להצדיע. באמת. מ"יד שרה", זק"א, איחוד הצלה, עוד הרבה ארגונים,

אפילו ארגון "ידידים", שאם מישהו נתקע בכבישים, אז הם באים לסייע, אני מצדיעה. "יד שרה" זה ארגון שאולי באמת הוקם על ידי חרדים, אבל "יד שרה" זה כמו ש"עזר מציון" וכמו איחוד הצלה, זה ארגונים שכלל האוכלוסייה מתנדבים שמה - - עבודת ההתנדבות היא מדהימה. חבר הכנת אורי מקלב, אני ביום חמישי האחרון, פתחנו את סניף איחוד הצלה בכפר קאסם, כל מי שהגיעו לשם היו המתנדבים באמת יושבי הראש של הסניפים, אנשים חרדים לגמרי שהגיעו ופתחו ביחד עם כל ראשי הסניפים של החברה הערבית בכל הארץ, את הסניף בכפר קאסם והם אומרים,

אנחנו כשקורה אירוע על הכביש למטה, אותנו זה לא מעניין מי, אנחנו עסוקים כולנו בהצלת חיים' ואת יודעת מה, החיבורים האלה שכל כך הכרחיים בחברה הישראלית, יכולים להגיע רק מהמקומות האלה. נכון מאוד. אז אני בכל אופן כאנשים כבר מבוגרים שאת ההכשרה המקצועית שלנו בהגשת עזרה ראשונה, אני הוכשרתי במגן דוד אדום ולכן אנחנו משם אני למדתי ורבים כמוני, אבל עוד כשאני למדתי, אני זוכר את הקמתה של איחוד והצלה. היה הצלה ירושלים להזכירך, הם היו חלק בלתי נפרד ממד"א. זה נכון, לפני אברהם היה, שאני התנדבתי, זה כבר כמעט בפרספקטיבה של כמעט 50 שנה, עד כדי כך, אני חושב 48 שנה זה הקורס העזרה ראשונה הראשון שאני עברתי בישיבה. עם ויגולניק. עם ויגולניק כמנהל, כן, אני לא רוצה להיכנס לזה, האדמור שעכשיו יושב שבעה על אשתו.

הגיע ממד"א רמת גן ללמד אותנו, בתוך הישיבה, הוא בא ללמד אותנו קורס עזרה ראשונה,

לפני 48 שנה, לאחר מכן עברתי קורס ער"ן הראשון עברתי את זה ביפו, אז ככה שאני את ההכשרה קיבלתי,

מצד שני אני זוכר את ההתערבות ואני רואה את זה לנגד עיננו, רואים אנשים שבאמת מוסרים נפש, לא צריך הרבה דמיון, באמצע הקידוש להניח את הגביע ולרוץ לקריאה שיש שישה ושבעה ילדים שמחכים לקידוש שבת והאבא עוזב את זה וזה חלק מהדוגמאות ואנחנו יודעים שבאמת יש צורך יותר, אין מדינה שמרובה קריאות חירום, אבל באופן כללי שיש את המענה שמציל חיים, פשוטו כמשמעו, אז אנחנו על סמכות ויוקרה, אפשר לעטוף את זה שזה לא מקצועי מספיק, אנחנו יודעים, אני אומר לך רונן גם כן, אני לא חשוד, אבל יש כאן דבר שהוא רק יכול להוסיף ורק לתת מענה הרבה יותר טוב שהסוג היותר טוב,

זה לא עוד משהו באיכות של דבר שהוא משהו גשמי, זה משהו של הצלת חיים ממש ואנחנו יודעים שהדבר הזה הוא דבר שיכול לתת מענה הרבה יותר טוב.

שאלה של שניות, לא רק של דקות, לכן אנחנו המותג של 101 יישאר, אבל זה מותג שאתה יכול לשים בו תוכן כזה ותוכן אחר - - חבר הכנסת אורי מקלב, קודם כל אני רוצה באמת להצדיע לך במובן הזה, אני תמיד אומרת תראו את מקלב, באמת אחד הח"כים הכי מצטיינים פה במשכן.

איש צדיק,

נעים הליכות, הלוואי וכולנו נלמד ממך להיות פרלמנטר כזה.

ובאמת הציבור החרדי הוא ציבור של חסד ואני מאמינה ששני הארגונים מוסרים את נפשם ויש כאן נקודה אחת שצריך באמת לסדר, כדי לאפשר לכולם - - אין חזקה כמו אופוזיציה וקואליציה ותיראו את השיתופי פעולה בעניין הזה, אנחנו שמים את האגו ואת היוקרה בצד ותלמדו מאיתנו גם בדברים האלה, שלא תחשבו אל תקראו בעיתון ואת מה שקורה, תיראו כמה שיתופי פעולה יש, מה מאחד אותנו? מאחד אותנו - - - חבר הכנסת מקלב, תודה. ואני רק רוצה קרו שינויים במדינה,

קרו שינויים בתחבורה, היו נגד, אבל בתוך התחבורה הזאתי אנחנו שיננו דברים, משרד התחבורה היום מקים מוקד שהוא יהיה נכון לכל חברות התחבורה הציבורית, אנחנו רואים את הדברים האלה בדברים נוספים, זה לא הדבר היחיד, תראו מה שקורה היום בדואר,

הוא היה מותג - - הלב מתרחב ומכניסים לתוכו עוד דברים. אני אומר לך שלא רק שיש מקום לשניכם, יש מקום אתם יכולים לפעול, נותנים גם למגן דוד את ההובלה של הדבר, אבל תתנו באמת את המענה, צריך להשתחרר. אדוני, כיום זה קיים, חבר הכנסת מקלב, אני מזמין אותך, באמת, אני מזמין את הוועדה באמת לבוא ולראות.

קודם כל, חזרנו למקרה המצער והטרגי - - לא, אני אגיד לך רגע, אתה מזמין לבוא ולראות?

לראות בדיוק את מה שחבר הכנסת ואת מה שחברת הכנסת קטי מדברת, זה הלכה למעשה קורה. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני הגעתי לראות, אני הגעתי למוקד שלכם. הצגתם עוד הפעם פה את המקרה המצער הזה, שהוצג לפני - - לפני כחודש הגעתי אליכם לראות את המוקד. אם לא תתני לי לדבר אז באמת אז - - בבקשה, כן רונן.

מדבר מהשטח זה לא באמת קורה בפועל.

אני יודע דבר אחד אנחנו מעלים עוד הפעם את המקרה המצער שנבדק והוצג לך גם.

נבדק, העובדות, אני לא רוצה להגיד שהם קיצוניות לא נכונות, הרי כשהמערכת מוציאה את הכוננים ומזניקה אותם, אף אחד לא יודע מי יצא, בדיעבד שבאים. רונן, זה לא נכון רונן. שנייה, לא אל תפריעו לו, תנו לרונן אחרי זה ניתן לכם. מה זה היא לא יודעת? לכל כונן יש - - בסדר, אני אספר לך, אני ראיתי, אני באתי לבקר. אני ניהלתי את המוקד במד"א עד 2018, אז אל תספר לה דברים לא נכונים, רונן. תן לרונן, אנחנו ניתן לכולם לדבר, בבקשה רונן. המקרה נבדק - - תעשו רוטציה פעם איחוד והצלה, פעם מגן דוד אדום. חבר הכנסת מקלב, כל מה שאתה אמרת בסלע, תאמין לי, דרך אגב, מכל העולם, אור לגויים זה מד"א, כל העולם, מאירופה ומארצות הברית - - אם בסלע, אז למה זה לא קורה?

באים ללמוד, איך לשגר כוננים ואיך לשגר את כל מערך ה"פרייסט ריספונדר" מכל העולם - רונן, בוא תתרכז, אתה תחקרת את יהודה פחימה? אני חקרתי עובדות ונתונים ממערכת ש - - איזה מערכת?

מהמערכת, דרך אגב - - תחקרת אותו?

המערכת שמאושרת על ידי משרד הבריאות ונבחנה.

אבל משרד הבריאות שישב כאן אמר שהוא בעצמו לא מפקח עליה, אז האם אתה תחקרת גם את יהודה פחימה שאומר לך כאן ממקור ראשון? עידית, אני מוציא נתונים מ - - מאיפה? אני מוציא נתונים ממערכת הלאומית - - מהמערכת שלך? שעבד עליה חוזר מנכ"ל וציין שהיא לא עובדת כמו שצריך, ישב כאן חברוני וציין בפניך. בואי, המקרה הספציפי הזה נבדק, נשלחו עשרה הודעות לכונני איחוד הצלה שלא יצאו ולא הגיבו, הלוחות זמנים תוך שלוש דקות היה כבר ה'פרסט רספונדר' הראשון, כולל כוננים, כולל ערב רב של צעירים, האירוע נגמר בצורה טרגית, כמו שיכול לקרות לכל אירוע, למקרה הספציפי הזה אני אומר לכם העובדות שנשטחו פה בפניכם לא נכונות והוצגו בפניך במוקד הלאומי של מד"א. אתה תחקרת את יהודה פחימה, שאתה אומר לו שהעובדה שלו היא לא נכונה? עוד הפעם אני לא מכיר - - יש את העדויות של המוקד של קבלת המידע. אם הוא קיבל את המידע מאיתנו. אנחנו ראינו את ההודעות, יש הודעות. אני אומר עוד הפעם, הוא מחובר לאפליקציה הלאומית? חיברתם את כל הכוננים של איחוד והצלה, כל מי שאמורים להיות מחוברים? כל מי שקבע משרד הבריאות. אבל איחוד הצלה, אז בואו אני אספר לכם דקה, אני רוצה לשתף אותכם בחוויות שלי. רגע, תנו רגע לסיים, גם קטי אמרה - - מה זה לאומי, כשאתה מדבר על מוקד לאומי, זה מוקד לאומי של מד"א? או של המדינה?

הלאומי והאפליקציה - - לא, יש פה בנאדם בשם יהודה פחימה שאומר אחרת, אין לו עניין לשקר,

אני אסביר לך בדיוק. אבל למה הם מתלוננים עכשיו? 2014 ו- 2019 מאז אנחנו 2022 אז איך הוא ידע שיש מקרה פחימה? אני לא יודע, אתה מחובר לאפליקציה של מד"א? כן, קיבלתי את זה. אתה מחובר לאפליקציה הלאומית של הכוננים? בבלו ברד של איחוד הצלה. אז איחוד הצלה הוא לא של מד"א, אז בוודאי שלא יאתרו, תקשיבו לי רגע, עוד הפעם, המתנדב הזה מחובר לאיחוד הצלה השם שלו אין לי מושג אם השם שלו הועבר - - למה הוא לא מחובר למד"א?

איחוד הצלה חיברו את כל הכוננים שלכם לזה? שנייה אחת, חברת הכנסת סילמן, אני מנסה לדבר,

בבקשה, בואו נשמע אותו זהר לפני כן. גילוי נאות, זהר הוא היה עובד שלי במשך - - רגע, התפקיד שלך הוא? אני יהודה גבאי, נציג מד"א פה בכנסת. נציג מד"א זה אומר לוביסט של מד"א בכנסת? אני לא לוביסט, אני נציג מד"א בכנסת. מה זה נציג מד"א בכנסת? בוא תסביר גילוי נאות לכולם.

נציג מד"א בכנסת הוא אחראי על שיתוף הפעולה בין הכנסת, לבין מגן דוד אדום. מי משלם לך? מגן דוד, אני עובד מגן דוד אדום. אוקי, אתה עובד מגן דוד אדום.

לצורך העניין, לוביסט הוא חברה פרטית שמייצגת אינטרסים של מס' אנשים,

היא הציגה אותי בתור לוביסט.

כן, אתה האחראי על הרגולציה של ארגון מד"א.

גילוי נאות, זהר הוא היה עובד שלי במשך הרבה מאוד שנים, אני בתפקיד הקודם שלי הייתי מנהל מוקד המבצעים של מרחב לכיש ואני הייתי אחראי גם על הפעלה של כוננים, חבל שחברת הכנסת קטי שטרית לא כאן וצריך להבין שמגן דוד אדום עושה, עשה ויעשה כל החיים שלו למען הצלת חיי אדם של כל אזרחי מדינת ישראל, בלי לקחת איזשהו גאווה,

הייתה וועדה של משרד הבריאות שקבעה מהם התנאים שאפשר לשגר את הכוננים, קבעו שכל מי שיכנס, אפיינו אפליקציה אחת שהיא לאומית וקבעו שכל מי שירצה לקחת את האפליקציה הזאת ולהיכנס תחתה ולהיות מבוקר, הוא יוכל לעשות כן והוא יהיה בתוך מאגר של כוננים וכוננים לשיגור, הרעיון הוא היה שכדי שיהיה מעקב ויכולת הבנה של מי האנשים שנשלחים לשם, הרי כולנו כאן הורים לילדים והיינו רוצים לדעת מי בא לטפל בנו, לא כל אחד שיש לו מכשיר קשר הוא יכול להיות חובש ואנחנו לא יודעים מה ההכשרה שלו ואז קבע משרד הבריאות, שמי שייכנס לאפליקציה הזאת, יכנס אחרי שעבר את כל ההכשרות, והם יודעים שהוא אין לו עבר פלילי, הוא מוכשר רפואית לתת עזרה ראשונה והוא מחובר, יתרה מכך - - בוא נתמקד. אני עכשיו אסביר בקצרה, במוקד המבצעים של מגן דוד אדום יש יומן, שהוא יומן קריאות, ברגע שתורן המוקד מקבל את הקריאה, יש שלושה רמות של דחיפויות, לא דחוף,

ונט"ן, ברגע שתורן המוקד הגדיר את המקרה כדחוף, או נט"ן, בזה הסתיימה פעילותו בשיגור הכוננים, המערכת יודעת לקחת ולאפיין את החמישה כוננים הקרובים - - אז רגע יש לי שאלה,

אז למה אתם בעצם מתנגדים לחקיקה שלי? הרי מה שהחקיקה שלי אומרת, זה בעצם מה שאתה אומר וזה בעצם החוזר מנכ"ל שמונח שאתם אומרים שאתם מיישמים אותו, אז מה הקושי? איפה יושב הקושי שלכם? אני ישבתי עם עבדך הנאמן,

שאנחנו בקשר טוב על העניין הזה והסברתי לו לגבי הרגולציה אין לנו שום בעיה.

הרגולציה מתקיימת. אז איפה הבעיה? אז אני אסביר, אני רק אחזור לעניין של החמישה כוננים.

אם אין בעיה, אז למה אתם נלחמים בחוק? למה החוק הזה הוא לא טוב לכם? כי החוק כפי שהוא מוגש, לפי סעיפיו, הוא לא עומד באינטרסים של מדינת ישראל. איזה אינטרסים של מדינת ישראל? אני עשיתי פגישת זום עם צוות שר הבריאות וכל הלשכה שם והאינטרסים זהים.

הם אמרו לך ש - - לא, ישבו סעיף-סעיף על כל מה שהם רצו והכול בסדר גמור, אז למה מד"א כל כך מתנגדים? בעצם, אם זה לוקח את חוזר המנכ"ל והופך אותו לחקיקה ואתם מסכימים על חוזר המנכ"ל והכול בסדר עם חוזר המנכ"ל ואתם גם אומרים שאתם גם מיישמים אותו, אז מה הבעיה שיהיה חוק כזה,

העניין הוא שאת מנסה להכניס עוד דברים שהם בניגוד ל - - לא, לא הכנסנו שום דבר נוסף. זה לא מה שהיה,

תני לי רק לסיים - - אתם קראתם את החוק שלי? בוודאי, אני ישבתי אתו וגם עברנו סעיף-סעיף.

אז מעניין מה לא בסדר שם, שמשרד הבריאות דווקא על כל ענפו ואנשיו אמרו שזה בסדר.

תרשי לי לסיים את דברי, אני רק רוצה להסביר פה לחברי הכנסת איך עובדת האפליקציה. האפליקציה של מגן דוד אדום, של מוקד הכוננים הלאומי, מאגדת בו את כל הכוננים, לרבות איחוד הצלה, שהוגדרו על ידי משרד הבריאות שיכולים להיות שם,

המערכת משגרת את החמישה הכוננים הקרובים למקום האירוע וייתרה מכך, המוקדן הוא מגן דוד אדום לא יודע מה הזהות שלהם, זאת אומרת יכול להיווצר מצב היפותטי שכל החמישה הם איחוד הצלה. יהודה, זה לא נכון.

יהודה זה לא נכון. לא רגע, בסדר, אני רק אומרת שעל פי כל החוזרי מנכ"ל ועל פי כל הוועדות, תדמור וביקורת מבקר המדינה, זה לא קורה, אני רק אומר ואספר לכם שאני רונן באופן אישי - - - רגע, כבוד היושבת ראש, רגע, חבר הכנסת מקלב,

חבר הכנסת מקלב, אני רק אספר שאני לפני יותר מחודש, אחרי הוועדה שקיימנו, הגעתי למוקד של מד"א ובאמת סיירתי בו ואין חולק על זה שהמוקד של מד"א הוא מוקד גדול, הוא מוקד מקצועי, זה אנשים שעסוקים בהצלת חיים, אין ספק בכלל.

אמרו לי הנה בואי תראי, הלכה למעשה, דוגמה של הקפצת כוננים ואומר לי הסמנכ"ל שם בואי תראי, הנה הקפצנו עכשיו במעפילי האגוז,

אירוע, עכשיו מה קרה, אני פשוט גרתי במעפילי האגוז ברחובות, זה הרח' שבו גרתי קודם לכן ואני מכירה את כל השכונה ככף ידי, הבית של ההורים שלי נמצא מטר משם, אין מה לעשות, שם גדלתי, זה הבתים, אז אני אומרת לו, 'נו בבקשה' והוא מראה לי את כל הכוננים שמוזנקים ואני רואה אחד לאחד,

לא רואה את חגי מנדלוביץ',

כל האנשים שאני מכירה שהם איחוד והצלה, גרים ברחוב, גרים רחוב ליד, אני אומרת אוקי, אני אברר שנייה.

אז בוודאי הם מחוברים לאפליקציה בוודאי, אני אומרת אוקי,

אני אשלח לו,

יש עכשיו אירוע ברח' מעפילי האגוז, האם קיבלתם באחוד הצלה', כל הכוננים שמחוברים לאיחוד הצלה, מחוז שפלה, מחוז דרום,

'האם קיבלתם? איחוד הצלה', עכשיו תבין, שני אופנועים באותו זה, אמבולנס של מוקד הצלה רח' ליד, אף אחד מאיחוד הצלה לא קיבל, עכשיו הלכה למעשה עידית צילמה לפני חודש וחצי, הגיעה לשם רח' מעפילי האגוז, אחרי שעה וחצי הוא גם אומר לי, עדיין וכל הקבוצה של כוננים שמחוברים לאפליקציה של איחוד הצלה, אין שום אירוע, שעתיים האחרונות לא קיבלנו שום דבר שקשור בכלל לרחובות, אז אני שואלת, אם חגי מנדלוביץ', שיש לו אמבולנס של איחוד הצלה, מטר מהמקום ולא קיבל קריאה ממעפילי האגוז, כי באמת גם ראיתי את השמות של הכוננים שנפתחו ואני גם יכולה להגיד לך, אתם יכולים לבדוק אחרי כמה זמן הגיע הכונן ושני אופנוענים של איחוד הצלה, אחד ברחוב ואחד צמוד, אז לזה התכוונתי וכולם עברו הכשרה פרמדיקים, מחוברים לכוננים, חלקם באמת לא מחוברים ומקבלים מאלה שמחוברים את הכול, כי אתה יודע לא חיברו עדיין את כולם, אני לא יודעת למה. וזה בסדר בעינייך?

לא, זה שאתם לא מחברים את כולם עדיין? לא, זה שאנשים מקבלים מאנשים, זה בסדר בעינייך? מה זאת אומרת, הם פרמדיקים כולם. מי, מי קבע?

את יודעת אם אותו אחד שהעביר ל - - אוקי, זה היה אצלי בהופעה חיה, אנשים שמחוברים, חגי מנדולוביץ', פרמדיק, מחובר,

לא מקבל את ה כבודה, אני יכול רגע להשלים את המשפט?

קודם כל, הבחור שיושב פה, הוא בכלל לא כונן, הוא לא מסווג ככונן במערכות. תבדוק במד"א, תבדוק. בדקתי, הוא לא מסומן. זה שאתה לא מכיר בו ככונן, זה לא אומר שהוא כונן. שנייה, חבר'ה, למה אתה לא יושב סביב השולחן? סליחה שנייה, קודם כל מי שמחובר,

זה השמות שעוברים למשרד הבריאות כרגולטור, כניטרלי ובודק את ההכשרות ואת הכול, במקרה הספציפי הזה הוא בעצמו מוכיח שהוא קיבל את זה מאיחוד הצלה ולא ממד"א, אז קודם כל צריך לבחון למה אין לו את האפליקציה של מד"א. כי אתה לא מחבר אנשים. תיכף אנחנו נראה אם אתם מחברים אנשים ואיזה - - אני מודיע לך, כל השמות - - אם יש התנהלות לא טובה, גם בזה נטפל. כל השמות שהועברו ואני אמרתי - - זה בדיוק החוק שלי לטפל בהכול, לחבר את כולם, מה אני רוצה, מה הבאתי, אז אתם צריכים להיות הראשונים שיגידו אמן עליו, הראשונים. אני רוצה רק להשלים את הדברים של חבר הכנסת מקלב. עבור וועדת תדמור, עבור ביקורת המדינה,

היא לא עשתה על מד"א, היא עשתה על משרד הבריאות שאנחנו חלק מהנושא של הכוננים, באה המדינה וקבעה משרד הבריאות כרגולטור, כמוביל הדבר הזה, שבמוקד מד"א יופעל מוקד כוננים לאומי, מכל הארגונים, מכל המתנדבים, בהתאם להכשרה ולבדיקות, אז כל מתנדבי מד"א אוטומטית נכנסים, כל מתנדבים אחרים מועברים השמות שלהם למשרד הבריאות, כי חשבו שאנחנו לא נרצה להכניס,

הפריטו את זה ממד"א, כל המתנדבים שהם לא ממגן דוד אדום,

או שכל הארגונים שלא פועלים תחת מגן דוד אדום - - מי בדק אותם משרד הבריאות? בדיוק, הם מעבירים את השמות למשרד הבריאות, משרד הבריאות בודק הכשרה, יש מדור מיוחד ב - - לא,

משרד הבריאות ישב פה פעם קודמת ואמר שבאמת הדברים לא היו מיושמים והם לא מצליחים, הם לא היו בקשר עם איחוד הצלה כבר כמעט שנה, עשו איתם זום ואיזה משהו בקורונה, הם אמרו יש פה פרוטוקול של כל הדיון. בסדר, קם בזמנו שר הבריאות היה חבר הכנסת ליצמן, תפס את שני ראשי הארגונים, בסדר, החתים אותם על הסכם, מוקד כוננים לאומי. אבל אתה סתם משקר פה בוועדה רונן, תפסיק לשקר כל הזמן, די זה לא מכובד, הייתי איתך, אם אני משקר תתבע אותי.

אם אני משקר תתבע אותי, מה אתה רוצה? מושיקו - אתה משקר פה בוועדה. מושיקו חבל אנשים מסתכלים ב - - אני בעד,

תתבע אותי,

אני אומר שמד"א מדיר מידע וגורם לאנשים למות כל יום, תתבע אותי אם אני - - - אני יכול להשלים?

לא סיימתי. אז תחכה לזמנך ותגיד מה שאתה רוצה.

זה לא מוסיף לך כבוד ובטח לא - - רונן, אתה רוצה לסיים, כי אנחנו רוצים להתקדם. אני רוצה לסיים רק - - בבקשה. אם הוא מתפרץ, אז זה לא עושה את הדברים נכונים.

קבע, אני אומר לך את זה בוודאות, חבר הכנסת מקלב, שהם מעבירים את השמות, משרד הבריאות בודק אותם, בהתאם לתנאים וההכשרות וכל מה שנקבע על ידי הרגולטור, לא על ידי מגן דוד אדום. אז איך יכול להיות שהשם שהרגולטור קבע והוא מחובר לכוננים שלך לא קיבל?

הנה אני אומר - - אז איך הם לא קיבלו מעפילי האגוז? - - כל אירוע - - ביררתי כל איחוד הצלה, אף אחד שם לא קיבל את האירוע הזה של מעפילי האגוז, שהייתי אצלכם כל אירוע שתביאו ייבדק בשקיפות.

אבל זה מה שאני רוצה שזה יהיה מראש מסודר, למה שאני צריכה שתבדקו בשקיפות? הוא מסודר זה - - אני הייתי אצלכם ב -LIVE היראתם לי מקרה, ב- LIVE. אבל עוד הפעם, כל אחד ש - - לא,

אני לא אומרת לך סתם.

הוא גם קובע את זמינות שלו, יכול להיות שאותם מתנדבים - - נו? אותם מתנדבים במערכת. מחובר, מחובר, במקום, שואלת אותו. זה שהוא מחובר זה עדיין לא אומר צריך לבחור - - אז איך זה קובע? כמה חיברו בשנה האחרונה? כלום, חברת הכנסת - - רונן בבקשה. כמה אנשים שלא ממד"א שהתחברו בשנה האחרונה? אין לי את הנתונים, אבל אפשר לברר את זה. קוראים לי זהר, אני מנהל אגף מוקדים של איחוד הצלה. למען הגילוי הנאות, עד 2018 ניהלתי את המוקד של מד"א של הכוננים,

ב-2016 זכיתי במכרז במגן דוד וניהלתי את המוקד כוננים הלאומי של מד"א. אתה ניהלת את מוקד הכוננים הלאומי של מד"א? התשובה היא כן. בשנת 2018 עברתי לאיחוד הצלה. שהוא היה קטן - - למה אתה מפריע לי? מה זה כשהוא היה קטן? רונן, למה את המקטין אנשים?

אני עבדתי במד"א - - אני לגופו של נושא - - לא,

הוא היה מפותח מאוד ואני הייתי חלק מהאפליקציה ואת הסיפורים שהוא מספר לך,

הוא יכול לספר פה לכולם, אבל לא לי ואני ניהלתי את המוקד הזה עד 2018. בושה וחרפה. ואני יכול להגיד לך שחצי מהכוננים היום באיחוד הצלה לא מחוברים לאפליקציה, בושה וחרפה רונן, משרד הבריאות מעביר להם ואנחנו מתחננים למידע, המוקד שלי מקבל, מתקשר למוקד הכוננים מד"א ובוכה, מה הכניסה, מה הקומה,

אנשים רצים במדרגות ודופקים בדלת, כדי למצוא את הבנאדם, בושה וחרפה, רונן, תשב פה ותגיד את האמת. איך אמרת קוראים לך? זהר. זהר אתה יודע שמאז הוועדה הקודמת שעשינו - - עידית, שרונן יספר גילוי נאות - - אני מקבלת כל יום עשרות פניות, ברמה הזיה, גם אם שרפה פרצה בקריית עקרון לידנו, שכבאים הגיעו לעשות החייאה, כי לא היה ויש לי אנשים שם בקריית עקרון,

נו, חבר הכנסת מקלב, תעזור לי פה, תעזור לי. את עומדת בראש הוועדה של הכנסת, תיקחי את הרשימה, אותה רשימה של אנשים שאומרים שלא מחוברים להעביר את זה למשרד הבריאות, את מבקשת כוועדה תוך עשרה ימים,

מה קורה עם האנשים האלה, האם הם מחוברים. מאז הוועדה האחרונה לא חיברו בנאדם אחד. אני יודעת - - מספיק עם הסיפורים. רגע, מאז הוועדה האחרונה שהיינו כאן, היה לכם זום,

מעל ל-3,000 כוננים שלנו לא מחוברים.

מתחננים מעל 3,000 כוננים לא מחוברים. תביאו לי את הרשימה, אני רוצה את הרשימה עם חבר הכנסת מקלב, אני וחבר הכנסת מקלב מעוניינים ברשימה ואנחנו נשב עם חברוני.

אני אספר לך משהו - - עם כל הכבוד - - שאני עוד הייתי במד"א ואבא של רונן זכרונו לברכה, איבד את ההכרה והיה בהחייאה, תספר לה מי הגיע ראשון, רונן, איחוד הצלה הגיע אליו ראשון, בושה וחרפה איך שאתה מתנהג אפילו אם זה יעלה לך במשרה שב פה ותגיד את אמת - - אוקי,

דקה - - זהר אנחנו לא בשוק - - זוהר,

דקה אנחנו ניתן לכולם לדבר.

כדי שלא נגיע ראשונים, שלא יגיע צוות של איחוד הצלה לפני. עם כל הכבוד לך, אני בוועדה הראשונה אמרתי בגילוי נאות - - נכון. עידית הם מערערים לנו את החיים, לא פעם ולא פעמיים.

אני מבקשת תרבות דיון זהר, אני מבקשת תרבות דיון. זה פשוט לא יכול להיות - - בושה וחרפה - - אני בוועדה הראשונה כבוד היושב ראש - - ציינת שמי שהגיע זה איחוד והצלה הגיע לאבא שלך. ציינתי שזה רק מוכיח כמה - - חשוב שיתוף הפעולה. לא שיתוף הפעולה, כמה המערכת - - זה לא שקוף, זה לא שקוף. אז דקה רונן, רגע זהר ורונן. הם לא נותנים לנו את המידע, בושה וחרפה שהוא יושב פה. רגע, זהר ורונן, שנייה. זהר, אתה בכנסת ישראל ולא בוועדת בחירות ולא בצעקות,

אני רוצה להגיד לכם בלי קשר, באמת, אני רוצה לתת רגע את הרשות הדיבור לחברת הכנסת, אבל אני בלי קשר רוצה להגיד לכם, שאני בא לי לבכות ממה שקורה פה, באמת, אני אגיד לכם למה, לא יכול להיות שבסוף ארגוני ההצלה שיש בהם אנשים. ארגון, נו מה לעשות.

היחידי שצועק זה ארגון אחד, לא, עם כל הכבוד. רונן, אתה מגזים, אתה יודע מה, רונן, עזבו, לא יכול להיות - - מה אתה מספר לה סיפורים סתם, איזה 20 ארגונים, יש מד"א ואיחוד הצלה,

די זוהר, די, זהר מספיק.

עמותה פרטית רשומה, באמת, איזה ארגון, תפסיקו להגיד משהו שהוא לא קיים.

משקר, רונן, אתה משקר. לא יתכן שאנשים טובים, אתם יודעים מה, עזבו אותכם, עזבו ארגונים,

עזוב ארגונים, לא יתכן שאנשים טובים, אנשים שעסוקים בלהציל חיים, יושבים פה בסוף בוועדה בכנסת ישראל ומדברים ככה אחד לשני, זה לא מכבד אף צד ואף אחד, אנשים בחוץ שזקוקים לאוויר ולנשימה, זה לא מעניין אותם הריבים האלה לא מעניינים אותם, הם לא רוצים לראות את זה, הם לא רוצים את הוויכוחים האלה, תסתדרו, אף אחד לא רוצה.

מעפילי אגוז זה האירוע שאת היית נוכחת בו, שאת רצית, יש לי תשובה בשבילך.

אני רוצה רגע דקה לשמוע את חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. זה ארגון של 100 מיליון,

זה 100 מיליון שקל. לא משנה, עצם העובדה שאנשים מרגישים ככה, ברמת התחושה האישית שהם עסוקים בהתנדבות והצלת חיים, אף אחד לא צריך להרגיש ככה, לא אנשים שלכם ולא אנשים שלהם, אף אחד לא, אף אחד לא, אני זה לא מעניין אותי, אני האזרח הקטן בבית, לא מעניין אותי מי יגיע.

באמת, הזכרת פה את מעפילי אגוז, כרגע בדקו, שימו לב לעובדות, לעובדות, בסדר ותיראי כמה - - אז בכל הקבוצה של הכוננים. אפשר בקלות להרוס דברים. אט"ן ברחוב אחרי שלוש דקות מקבלת הקריאה, אט"ן ברחובות, אחרי חמש דקות ו-12 כוננים הוקפצו לאירוע, 12 כוננים על ידי מערכת, עכשיו תשימו לב - - אמרתם שהמערכת מזהה חמש, אז הקפיצו 12. אני מדבר על המענה שניתן,

אז יש לי שאלה, איך כל

שהחבר שלי האישי שלי,

שאחראי עליהם על כל האפליקציה של הכוננים של איחוד הצלה, איך אף אחד שם לא קיבל את האירוע הזה? אין לי מושג. אז בואו, תוציאו לי את השמות, בואו נעבור אחד אחד. חבר הכנסת טטיאנה מזרסקי, בואו אף אחד שם לא קיבל, חברת הכנסת. תקשיבו, זה כבר הדיון השני שאנחנו מנהלים בנושא וזה לא המקום לשיפוט, אף אחד לא אשם, יש בעיה עם הרגולציה וחבל שנציג של משרד הבריאות, יכול להיות שהוא בזום, אני רוצה לשמוע את הנציג של משרד הבריאות. אני אחזור על דברים בדיוק מה שאמרתי גם בדיון הקודם, צריך להיות מוקד מאוחד שמנוהל על ידי משרד הבריאות, יכול להיות שיש צורך להקים רשות לפעילות בחירום שיכול לאחד גם את מוקדי החירום וגם מד"א וגם איחוד הצלה ולנהל והאפליקציה צריכה להיות אחידה עם גישה אחידה גם לכל הארגונים וכוחות ההצלה במדינה.

אבל משרד הבריאות הוא הרגולטור, הוא קובע את התנאים. משרד הבריאות היה כאן ואמר שזה לא עובד, בואו, יש לנו פרוטוקולים מדיון קודם. הוא אמר שזה מתקיים. הוא אמר שזה לא מתקיים, יש לנו פרוטוקולים מדיון קודם, אל תפריעו, מספיק, תסתדרו כולם רגע,

אפליקציה שכל אזרח ישראל יכול להתחבר עליה, אבל עם הרשאות שונות, מי שיכול לראות מי מתקרב אליו, או מתנדב של איחוד הצלה, או פרמדיק ממד"א, זה צריך להיות פיתוח של מערכות מידע בפיקוח ובקרה של משרד הבריאות, צריך לפתח את זה. זה קיים, זה

לא זה לא קיים, כי אין - - זה קיים. אם זה היה קיים אל היינו פה היום.

את יודעת מה, טטיאנה אפשר להגיש וועדת חקירה פרלמנטרית פה שתבחן את זה. זה בדיוק מה שצריך לעשות. נבחן את זה והיא תכריע,

תהיה לנו פה וועדת חקירה. עידית,

אני אמרתי שכל אזרח ישראל צריך להיות מחובר לאפליקציה הזו, לפתוח אות קריאה בדרך מקוצרת, או ואחר כך עם אפשרות להשלים את הפרטים הרפואיים כדי להנגיש ולבחור איזו ניידת צריכה להגיע, או נט"ן, או אמבולנס רגיל, או מספיק שיגיע פרמדיק לבד ויגיש עזרה ראשונה. תקשיבו, עידית, גברתי יושבת הראש, חבל שאני לא מופיעה ולא שותפה - - תחתמי. לא הציעו לי וחבל, אני רוצה להצטרף, אני רוצה להיות שותפה גם בעריכה לא סתם להצטרף בצורה עיוורת.

אנחנו נבדוק איך אפשר לעשות את זה עם הלשכה המשפטית. אני מגיעה מהתחום, חבל שאני לא - - אני בודקת איך אפשר לבדוק את זה עם הלשכה המשפטית. אני רוצה לשמוע עכשיו, אני מתנצלת שאני צריכה לצאת לדיון אחר בוועדה אחרת, אבל אני רוצה לשמוע התייחסות של משרד הבריאות. לא מבינה, כל 120 חברי הכנסת בעד, כל הציבור בעד, מד"א מסכימים על זה שיהיה קריאה לכולם, איחוד הצלה מסכימים שתהיה קריאה לכולם, משרד הבריאות, אין לי מושג איפה זה נופל ולמה החקיקה הזאת לא עולה כבר למליאה ולא מתקדמת בשנייה אחת ואנחנו אמרנו זה יתקדם מהר, דנה שנמצאת איתנו בזום, אני רוצה שנייה לפני כן להעלות את דנה, אני רוצה לחסות, בגלל חסיון שמו של דובר, אני רוצה להקריא את הדבר הבא: "אני קובעת, כי לפי סעיף 120 לתקנון, ימחקו מהפרוטוקול מפורסם לציבור פרטים מזהים של דוברים, או חלקים מסוימים מתוך הדברים שנאמרו, ככול שהדבר נדרש לבקשת מי שהשתתף בישיבה, אם העמדת הפרוטוקול לעיון הציבור עשויה לגרום לו נזק, או לזולתו",

דנה עולה בעילום שם,

מה את יכולה להוסיף לנו? אני עובדת של מד"א, אני עובדת במד"א כבר הרבה זמן, אני מכירה את המערכת טוב. את עובדת היום במד"א?

אוקי, אז זה אפשרי? אוקי.

דנה: רונן אמר שהמערכת בעצם כשאני מקבלת קריאה של 101 לאחר מכן מוזנקים אוטומטית הכוננים, הוא צודק, אבל מוזנקים רק הכוננים של מד"א, בעצם מה שקורה זה שהכוננים של איחוד מקבלים את זה דרך האפליקציה של משרד הבריאות שבזמנו ביקשו שמד"א תקים, אבל מד"א מנהלת את זה, כלומר, הם מחליטים מי יגיע ומי לא, כל העובדים לשעבר של מד"א לא נמצאים באפליקציה, כי זה לא טוב לאינטרסים של מד"א וזה לא נכון לאינטרסים של מד"א, אז מד"א לא מכניסים אותם לאפליקציה. זה לא נכון, גברתי. זה נכון מאוד.

יושבת פה עובדת שלכם - - למה אתה מפריע לה אבל? אם היא הייתה מספיק גיבורה - - אנחנו בדקנו את הפרטים המזהים - - גברתי, אפשר לעלות,

לא יש - - - רגע, אני רק אומר שהפרטים המזהים של אותה דוברת כדי לייצר מצב שלא יכולים להעלות סתם אנשים, אז אותה דוברת תצטרך להזדהות בפנינו, לקבל את האישור שלנו ושל חברי הכנסת, היא תוכל גם להגיע, להעיד בפני חברי הכנסת, כדי שאנחנו נוודה שמה שהיא אומרת הוא אכן נכון, זאת אומרת אין מציאות כזאתי שמישהו עולה ומספר סתם סיפורים והוא לא קיים, בסדר? ושהיא אכן עובדת מד"א. כן ושהיא אכן עובדת מד"א. אני אעשה לא את זה יותר פשוט, כבוד היושב ראש, תראי, אפשר להעלות פה שקרים - - לא,

אנחנו מעלים רק מי שאנחנו יודעים, יש פה ייעוץ משפטי. אני בסוף מייצג ארגון שעושה לטובת עם ישראל ואת יודעת, יש פה צופים בוועדה הזאת ואני כבר אמרתי את זה בפעם הראשונה ואני אומר את זה בפעם השנייה, זה נראה כאילו אין במדינת ישראל הצלה וכל אחד רב על איזה כבוד מטופש, אני אומר לך, יושבים פה שני אנשים שקרנים, שכבר בית משפט קבע.

בית משפט קבע, עכשיו למה אני אומר את זה - - לא,

זה שקר וכזב, חתיכת שקרן - - כי האפליקציה והיציאה של הכוננים - - רונן אתה יושב פה ומשקר לה, אין לך גם קשר לאפליקציה - - גם מבקר המדינה ישב במוקד מד"א - - אתה פשוט שקרן ואם אני שקרן תתבע אותי, בושה וחרפה. ישב לילות כימים - - יש דוח מבקר - - ומשרד הבריאות ישב ובחנו את הכול, הטענות האלה זה טענות סרק שנבחנו, על ידי מוסדות המדינה, לא על ידי מגן דוד אדום ונמצא שכל מה שנאמר פה לא נכון, לא נכון, אני אומר את זה בלשון המעטה.

אני מתנצלת, כי גם אני שהייתי בארגון שלכם ביחד עם חברוני, הוא אמר דברים אחרים וגם כשהוא ישב כאן - - לא נכון,

לא שאני מדבר בשם משרד הבריאות, משרד הבריאות ישב ואמר בגלל הקורונה ובגלל עומס העבודה. אפשר להעלות רגע, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. לא,

לצערי לא יוצא לי הרבה להגיע לוועדה שלך והיא וועדה חשובה, אבל הבוקר יש לי חלון, אז החלטתי להגיע ואני קצת מופתע מרמת השיח בין שני הארגונים. כולנו מופתעים. אני חושב שזה לא ראוי ולא במקום, חבר'ה, בסופו של דבר אתם עושים עבודת קודש, הצלת חיים,

תשמרו על הכבוד של שני הארגונים,

ככה אני חושב לפחות,

גברתי, אני יכול להוסיף מילה אחרונה?

אני רוצה להתייחס לדבר שאמר פה

'מגן דוד אדום לא מזיז מטוש, אם הוא לא מקבל שקל', רק להזכיר למדינת ישראל, שנכנסה למצב הקורונה שלפני שנתיים, שעדיין לא הייתה קורונה במדינת ישראל ומדינת ישראל לא ידעה איך להיערך לסיפור הזה, מגן דוד אדום נערך מכספו, בעצמו, קנה את כל הציוד מבלי לקבל שום טובה, שום הבטחה מהמדינה ויצא לדרך ואחר כך עד היום אנחנו רואים את התוצאות של מגן דוד אדום,

נכון, אני רק אוסיף למה שאתה אומר, שאתה צודק ומד"א מאוד מוערכת על זה וזו גאווה שיש לנו ארגון כזה במדינת ישראל ואני רק אוסיף שלעניין הזה

יחד עם איחוד והצלה שגם מתחתנו אין לנו שום בעיה. ולעניין הזה יושב לפני מספר מכתבים שנשלחו לארגון על ידי איחוד הצלה, שהם אומרים שהם מוכנים לעזור, להתנדב אצלכם, לסייע בקורונה, מה שרק תגידו וההצעה - - גברתי, חצי מהמתנדבים של איחוד הצלה הם מתנדבים כפולים, הם מתנדבים במד"א. נו, די. הצעה למשרד הבריאות, הצעה לארגון מד"א, לסייע בתקופת הקורונה שלא נענתה, כתוב לנו כאן את כל הפניות, יש לנו כאן את כל המכתבים, אני מציעה בשבילכם, כשאומרים שיש חוסר בכוח אדם, יש שם עוד הרבה מתנדבים, כוננים שאתם יכולים להיעזר בהם, כוח אדם רציני, איכותי אני אשמח לשבת עם גברתי באופן מפורט ולקבל כל הערה שלך.

עכשיו אני רוצה לסיים במילה אחרונה ובזה נגמר הסיפור, אני גם בהכשרתי גם פרמדיק ויצא לי לעשות לא מעט החייאות ואני רוצה לפנות פה לבחור יהודה, אתה יודע למי ניתנו הנבואות ומי הוא נותן חיים לבני אדם לבוא ולהגיד פה בוועדה, שאם אתה היית מגיע ראשון המצב של החולה לא היה כפי שהיה, זה אף אחד לא יכול להבטיח, יהיה הרופא הבכיר ביותר שלא יודע לנבא תוצאות. גם אתה לא יודע לנבא. בוודאי שלא, זה אני מתיימר להגיד את זה, אבל לבוא לפה לוועדה ולדבר בקול חלוש ו - - הוא אומר את זה מדם ליבו,

הוא מתנדב, הוא לא מקבל כסף, מה אתה רוצה מהבנאדם? אני מבין את מה שהוא אומר, אבל לבוא ולהגיד דברים שהם - - חבר'ה מד"א הם ארגון מדהים - - אבל הוא לא היה מחובר לאפליקציה, איך הוא יכול לקבל מהאפליקציה?

אני לא מצליחה להבין אותכם,

לא מבינה מה לא בסדר בחקיקה כזאת ואם הכול איתה בסדר ואתם מסכימים על חוזר מנכ"ל - - אבל אני ישבתי עם היועץ שלך וסגרנו על הכול, אתם פשוט לא עמדתם בסיכומים. בוודאי לכן אני גם אומרת שעם הכול היועץ שלי הלך ואני ביחד עם היועץ שלי, יעקב שנמצא פה,

נציגי משרד הבריאות, הסכמנו על הכול ולמרות הכול אני מבינה למה זה לא עולה, אם הסכמתם על הכול, אז למה זה לא עולה? למה זה לא מתקדם? אני אשמח לשבת איתך. הכול מוסכם ואם אתם מסכימים על הכול מד"א, אז למה מד"א כל כך מתנגדים? כי ישנם סעיפים. איזה סעיפים? בואו נפרט אותם. אז בואי תפתחי, אני ישבתי עם יעקב. בבקשה תפתח, אני לא יודעת מה ישבתם עם יעקב, יש חקיקה שכתובה על השולחן, בוא תכתוב לנו, תעלה לנו, תדגישו בבקשה ואנחנו נעבור את הסעיפים, דקה אני רוצה רגע, מד"א ארגון נהדר ואתם יכולים להתפשר בנושא של המוקד כדי שתאפשרו לכל מי שמעוניין להציל חיים, להציל חיים. ויקי תפארת נמצאת איתנו בזום? לא סיימתי, אני רק רוצה לסיים ובזה באמת אני מסיים.

אני לפני תפקיד הזה הייתי אחראי מוקד המבצעים והייתי משגר כוננים, לא אחת, עוד במיוחד באזור ז' באשדוד, שזה אזור של אנשים חרדים, שהיו מצלצלים למד"א והיו מבקשים בבקשה לא לשגר כוננים, 'כי לא נעים לנו שמגיעים לפה שלושה,

חמישה אנשים, שאשתי נמצאת במצב של דימום וגינלי',

דבר שני, העניין הזה של שיגור של ההודעות של הכוננים, כל מי שמחובר לאפליקציה יוצא, בדקנו את העניין, הבחור הזה לא היה מחובר ולכן הוא לא קיבל את ה - - אז לא הבנתי, אז מה הבעיה בחקיקה שלי, יכול להיות שהיא תהיה מיותרת - - אין שום בעיה בחקיקה שלך.

החקיקה שלך מדברת על מצב שהוא קיים, היום הרגולטור הוא משרד הבריאות, היום מי שקובע מי נכנס - - מצוין,

זה לוקח את חוזר מנכ"ל והופך אותו כחוק, אז לא הבנתי מה הבעיה בחקיקה. לסעיף הזה את צירפת עוד סעיפים אחרים.

לא צירפנו שום סעיפים, אתה יכול לעבור על החקיקה,

תעברו בבקשה, תסתכלו מה לא בסדר, לא להגיד סתם. ויק בבקשה, ויקי בזום. שלום, בוקר טוב לכולם.

חבל שלא יהיה לכם תשובות ולא להגיע מוכנים. עניתי לך, אני עדיין חושב שמה שאני אומר זה - - אני לא יודעת מה אתה אומר, כי אנחנו לא הצלחנו להבין מה לא בסדר בחקיקה, אם היא לוקחת את החוזר מנכ"ל ומיישמת אותו כחוק,

אני קודם כל רוצה להגיד תודה על הזכות להשמיע את הקול שלי כמתנדבת מהשטח ובאמת לדבר מדם ליבי. אני אמא לארבעה ילדים, אני מתנדבת בסך הכול, כי אני רוצה להציל חיים, אני ישנה עם מכשיר קשר ליד האוזן, אני ישנה עם הטלפון שלי ליד האוזן, אני קופצת לכל קריאה שיוצאת עם פיג'מה וכפכפים, כולם מכירים את כל סוגי הפיג'מות שיש לי. אני רק רוצה להציל חיים. ביום חמישי האחרון, קיבוץ לידי, אני גרה בכפר יובל,

זה 300 מטר מגבול לבנון, כשהבית חולים הכי קרוב אצלנו בצפון הוא 40 דקות נסיעה, שזה בצפת, יוצאת קריאה, אני דקה מהקיבוץ השכן, אני בכניסה לקיבוץ, עושה וועידה עם המוקד שלנו במוקד הכוננים, לוקחים ממני את הפרטים, את מספר הטלפון שלי, חוזרים עליו פעמיים, את מס' תעודת זהות שלי לזיהוי פעמיים ואני במקום, אני עדיין לא מקבלת את הקריאה ואז מתנתקת השיחה ואני במקום ואין אמבולנס, אני בקיבוץ, תנו לי מידע, תגידו לי לאן לנסוע, אז הפעם היה מדובר על חבלה קלה, אבל זה רק מקרה אחד. כשאני יוצאת ב- 2:30 בלילה מהמיטה שלי, בכפר יובל עם פיג'מה, כדי להגיע לקריית שמונה, לבצע החייאה, אני באה לעזור להושיט שתי ידיים לצוותים של מד"א גם, נמצאת פרמדיקית, נמצא נהג ואני, הם צריכים את העזרה שלי, אני לא באה לקחת לאף אחד שום דבר, אני רוצה להציל חיים, אני לפני שנה וחצי נסעתי לקיבוץ לקבל לידה, אני מצאתי יולדת אחרי המון המון זמן, לא היה אמבולנס, אני מצאתי אותה עומדת ושמה את הידיים מתחת ומקבלת את התינוק לידיים, מה היה קורה אם לא הייתי מגיעה? היא לא שכבה אפילו, היא הייתה במקלחת בעמידה, למה אני לא מקבלת את המידע? אני מתחננת שיהיה מוקד איחוד, אני לא רוצה להסתובב בשתיים, בשלוש לפנות בוקר, על אותו רחוב, הולך ושוב ולהתחנן למספר בית, לא רוצה את זה יותר, אני רוצה להציל חיים, אתמול זה היה שכן מהקיבוץ ליד ומחר זה יכול להיות כל אחד מכם, כל אחד מבני המשפחה שלכם ולכל אחד מאיתנו מגיע שבני המשפחה שלנו יזכו לחיים ושהם יחיו, אני לא רוצה יותר את הדבר הזה, תנו לי להציל חיים. מה השם של הדוברת? תודה, ויקי. ויקי מאיפה את? מכפר יובל. אוקי, ויקי תודה, אני רוצה להעלות רגע את חגי מנדלוביץ', נמצא איתנו בזום, בבקשה חגי. שלום, בוקר טוב לכולם, ברשות יושבת ראש הוועדה, עידית סילמן, ברשות מנהל המוקד זהר ומנהל המבצעים מושיקו. שמי חגי מנדלוביץ, אני מתגורר ברחובות, אני בעל עסק, אני עובד בכנות ואני מתגורר ברחובות ואני לפני ארבע, חמש שנים, כמו הרבה מתנדבים אחרים של איחוד הצלה, קיבלתי איזושהי החלטה לצאת וללמוד קורס חובשים מה שנקרא, על מנת לצאת ולעזור לאנשים, כמה שאפשר, בסביבה שלי, בעבודה, בחיים. אני לא מכיר את המלחמות של מד"א באיחוד הצלה, מלבד השנים שבהם אני מתנדב ושומע מפה לשם, אבל כמו הרבה מתנדבים אחרים של איחוד הצלה, שהם עובדים למחייתם ומסתובבים יומיום בארץ, במקום העבודה,

בלילה, היום בבוקר בשעה 6:30 המוקד מתקשר אליי,

יש חבלת ראש, שני רחובות ממך, בלי לחשוב הרבה, זורק ילדה בת שנתיים על אשתי, שתלך יותר מאוחר לגן, הכול בסדר, יוצא להתנדב, יוצא להציל חיים, יוצא לחבלת ראש, מגיע כמה שיותר מהר, חובש את הבנאדם עוד לפני הגעת מאיר וולדר, פרמדיק של מד"א, כבודו במקומו מונח, בנאדם נהדר ויוצא להתנדב, אני לא מכיר את המלחמות של מד"א באיחוד הצלה וכמו הרבה מתנדבים זה לא מעניין אותי, אבל אם יושבת ראש הוועדה הזכירה את הנושא של הקריאה באגוז, אז אני רק רוצה ברשותכם, להראות לנוכחים שאני עם מכשיר של ארגון הצלה, מחובר לאפליקציה של מד"א, כמו שדרשו ממני, כמו ילד טוב, אני מחובר עם כל הפרטים הנכונים, עם כל הפרטים המזהים, על מנת שאקבל כמה שיותר מקרים ולתת מענה. כמו כל המתנדבים אני שוב אומר, לא מעניין אותי כל הנושא של המלחמות ולא מעניין אותי הפוליטיקה ולא מעניין אותי כל המסביב, שקרים לכאן,

זה לא מעניין את המתנדב הפשוט, אני קיבלתי החלטה לצאת להתנדב, להציל חיים ואני מבקש לקבל מידע, כמו שויקי אמרה בדמעות לפני, אני לא רוצה לצאת עוד פעם בשתיים, שלוש לפנות בוקר בלי פרטים, אני לא רוצה לחלל שבת כשאני יוצא בשבת בצוהריים על אופנוע ומחלל שבת ועוזב משפחה וילדים באמצע הארוחה ונמצא ברחוב ומתחנן למוקד כוננים, אני נמצא ליד הבית, אני על הרחוב, אני מבקש תני לי פרטים, 'רגע, תן לי רגע, מיקום, תשדר לי עוד פעם מיקום', למה אני צריך את זה? אני מחובר לאפליקציה שלכם, אני מחובר לאן שביקשו ממני להיות מחובר, למה אני צריך בעצם לעמוד ליד הבית, שהמשפחה בעצם מחכה ואני לא יכול לתת מענה, כי אין לי פרטים מדויקים, למה אותי כבנאדם שרוצה רק להתנדב ולהציל חיים, אני לא מחפש לקחת למד"א את התפקיד וברגע שצוות של מד"א מגיע, אני אומר להם תודה יפה, שלום ואם אין בי צורך אני יודע לקום וללכת, אני רוצה לתת מענה לאנשים בסביבה שלי ולראייה כשאני נמצא בכנות כרגע, באזור התעשיה, בעסק שלי, שלא יכולתי לעזוב היום כדי להגיע לוועדה. מוקד מד"א יודע להתקשר אליי ולהגיד לי 'חגי,

יש קריאה לידך של דום לב', של חבלת ראש,

של קטיעת אצבעות, אתה יכול בבקשה לגשת' והיא יודעת שאני מאיחוד הצלה, היא אומרת לי: 'אין לי אף אחד אחר באזור', למה רק במקרים האלה אני יכול לקבל פרטים, תנו לנו לצאת להציל חיים, המלחמות האלה לא מעניינות אותנו המתנדבים שבקצה, אנחנו בסך הכול רוצים לצאת ולתת את הסיוע למשפחה שנמצאת שם. תודה רבה. תודה רבה. ברמת העיקרון לא היה אכפת לנו גם בתור וועדה שזה יתנהל בצורה,

אנחנו סומכים על הארגונים, אבל כשאנחנו מקבלים חדשות לבקרים וגילוי נאות, אני מגיעה מעולם הבריאות ואני קיבלתי את זה עוד הרבה לפני שנכנסתי לכנסת ולכן שמתי גם את החקיקה הזאת כדי לקבל אותה ואגב, גפני ויינון אזולאי צריך לומר, ניסו שנים לקדם אותה בכנסת והם אמרו לי שזה פוליטית יהיה לי מאוד מאוד קשה ואתם יודעים,

120 חברי כנסת שכולם מסכימים על דבר כזה, ואתם לא מבינים למה זה לא מתקדם ובאמת בסופו של דבר, אני מקבלת את הפניות לא רק מאנשים של איחוד הצלה,

אני מקבלת פניות מאנשים של מד"א, עשרות אנשים של מד"א מתנדבים, כוננים שמרגישים לא בנוח עם מה שקורה ומאז שהתחלנו להעלות את הנושא לסדר היום, אני כל יום מקבלת עשרות של פניות ואני שואלת את עצמי, מה קורה כאן ואם הכול בסדר, אז שיהיה הכול בסדר, נעביר את זה כחוק, זה יהיה מסודר ואז הכול יהיה בסדר, לא צריך כאילו להשתגע סביב הדברים האלה, למה אני צריכה לקבל עשרות פנית,

גם מאיחוד הצלה, מה שאנחנו מבקשים זה להסדיר את זה רק, שמה שנמצא בחוזר מנכ"ל עידית, אבל בחוק לא כתוב שזה מופעל על ידי מד"א,

מה זאת אומרת, בוודאי, כתוב 101. לא. כתוב 101 וישבנו עם הנציגים של משרד הבריאות, הכול בסדר, תנוח דעתכם,

אז זה עניין של אגו,

לא, זה לא עניין של אגו.

אז מה? זה להעביר את זה בצורה מסודרת הקפצת כוננים. אבל בואי אני רוצה רגע להתייחס למה ש - - לא, אני אתייחס למשהו, חברוני נמצא איתנו בזום, אני רוצה שנייה לתת לו גם לדבר, כי הוא אמר שהוא צריך לרדת. רק שיביא גילוי נאות. אז כאילו אני אומרת לעצמי, גם אם חבר'ה של מד"א לא מרוצים ולא טוב להם והם אומרים עידית לא כיף לנו ככה לעבוד, אנחנו מגיעים בסוף לזירת אירוע ביחד ואנחנו רוצים לעבוד בחברות, בצורה של חסד, בחמלה מאוד גדולה ביחד, למה למנוע את זה מהם? כן, חברוני. רק לשם הגילוי נאות, חברוני התנדב במד"א.

זה בסדר, אנחנו יודעים שהוא מתנדב במד"א, חברוני גם היה איתי במד"א, גם יש כאן את כל הפרוטוקול של הדיון הקודם, הוא יודע בדיוק מה נאמר פה שקיים, או שלא קיים, חברוני גם היה בזום שעליתי אתו השבוע, שישבתי עם נציגי משרד הבריאות וכל הסעיפים של מה שהם ביקשו של מד"א, של 101, הם קיבלו את הכול, על הכול אמרנו אמן, לא הייתה שום בעיה, כן חברוני, מה תוכל להאיר את העיננו כאן?

אז,

אם כבר העלו את זה, אז גילוי נאות, אני פרמדיק במד"א, גאה בכך, לצד ארגוני הצלה אחרים, יקרים לא פחות, שעליהם מפקח משרד הבריאות ואני כונן במד"א ואני חייב לבוא ולהתחיל אם כבר זה עלה מהדוגמה האישית, מצטייר ועולה תמונה קשה מהעדויות של הכוננים היקרים של איחוד הצלה - - אתה בתור מי שאמון על הכוננים,

צריך לקחת את זה מאוד ללב,

- - אבל אני חייב לבוא ולומר אבל באותה נשימה ככונן מד"א שמוקפץ לאירועים לא מעט, באזור המגורים שלי וגם באזורים אחרים, אני חייב לבוא ולומר באותה נשימה שאני פוגש כונני איחוד הצלה שמגיעים לאותם מקרים ואנחנו עובדים ביחד בצורה נפלאה והעסק עובד, יש משהו לשפר? המון, יש לחבר עוד כוננים?

אני בשיח עם חלק מהחברים היקרים באיחוד הצלה, שיושבים באולם הוועידה. יאיר חברוני, מאז הדיון האחרון שלנו, היה לך שיח עם הארגון של איחוד הצלה כדי לחבר כוננים? אני בשיח, חברת הכנסת סילמן היקרה, אני לא בשיח מוועדה לוועדה, אני בשיח כפי שיעידו האנשים, אני מעיד גם אחרי שאני ארד מהזום, בקשר ישיר, שעתי, יומי ואם צריך גם בשבתות וחגים, אם זה על נושא התקלות, כמו שהבנת, במדינת ישראל מי שעושה את זה במשרד הבריאות, זה אני וקטיה שעוזרת לי, בסופו של דבר, אני מתעסק עם החיבורים, אני מתעסק עם התחקירים, אם מישהו הוקפץ, או לא הוקפץ, מה שמובא לידיעתנו, אני חייב לבוא ולומר שאני שוקד גם על חיבור שאר הכוננים ואת זה איחוד הצלה - - יאיר חברוני, מבחינתך אין בעיה שהקואליציה והאופוזיציה כאן תגיש וועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת הנושא הזה? אני לא רשאי לבוא ולומר מה יגישו, איזו וועדה ואני חייב - - לא, השאלה אם זה בעיה מבחינתך, בוא נבחן את זה, כי - - אני חייב לבוא ולומר, כמו שהדוברת הראשונה דיברה ממבקרת המדינה,

אני חייב לבוא ולומר, כל אותם ליקויים וכל אותם דברים הפכו והופכים להיות תוכניות עבודה אופרטיביות במשרד הבריאות. אני ישבתי עם רוני ימים כלילות ולילות כימים, כדי לתחקר בצורה העמוקה ביותר את הדברים, את מה שנדרש להסדיר בחקיקה, להסדיר בחקיקה וכמובן להעלות את זה לדרג השרים. נכון וישבנו השבוע גם, נכון, חברוני? ישבנו השבוע בדיון בזום, לגבי החקיקה והסכמנו על דברים, כל מה שביקשתם נכון. רגע,

תאשר לי שאני אומרת, נכון, כי גם יש לנו את הדברים באמת מוקלטים, את הזום הזה, כל מה שביקשתם הוסכם על ידי, נכון? כל מה שביקשתם בזום מבחינת החקיקה גם הוסכם על ידי,

ישבנו בזום ביחד, כל הסעיפים שהעברתם. אין לנו מחלוקת, הדרג המקצועי. יופי, ברוך השם, אז כולם רוצים. הדרג המקצועי עבר סעיף סעיף - - תודה. ואנחנו עברנו על הסעיפים, אנחנו הגשנו שמה כל הדברים ואמרנו איך צריך להיות מבחינתנו הניסוח של החוק בהתאמה אל מול מוקד מד"א - - - אז מה הבעיה בעצם,

איפה זה יושב, למה זה לא מתקדם? זה מתקדם, זה מתקדם, הדרג המקצועי הגיש את ההמלצות המקצועיות לשר, השר יוציא את ההמלצות ויתקדם עם זה קדימה לטעמי. מצוין, אני שמחה. ממש בימים האלו ולפי דעתי, אין כאן מניעה שזה יתקדם, אם ההמלצות המקצועיות שלנו שהעלנו אותם בפניך גם בדיון האחרון. יופי. תודה,

אז לא הכול מושלם כמו ששמענו, אבל נעשה מאמץ ותודה על המאמץ הזה, אנחנו מעריכים את זה מאוד, אנחנו מעריכים את העבודה המשותפת, אנחנו מעריכים את עצם העובדה שבאמת אנחנו הולכים יד ביד עם משרד הבריאות והוא רואה בזה באמת, אנחנו רואים בזה עין בעין.

חברוני ושירות מילואים מוצלח, תעשה חיל, תשמור עלינו, תודה רבה, מודה לך מאוד. בהחלט, כמו שציינתי, דנה, אני רוצה שנייה לחבר רגע את דנה, דנה,

רצית להוסיף משהו, כי קטענו אותך קודם באמצע.

רונן קטע אותי, רציתי להוסיף שהוא טען שזה לא נכון הדברים שאני אומרת, אבל בסופו של דבר, אני זאתי שיושבת מול הכוננים של איחוד הצלה ו- או מנתקת להם את הטלפון, או צריכה להתחיל לשאול אותם 101 שאלות, או להעביר אותם למוקד כוננים ובסופו של דבר, באמת הכוננים האלה לא מגיעים ואני יכולה להגיד לך, שקיימת לנו כמה וכמה קבוצות ווטסאפ, שעשינו בעל כורחנו שמעביר לכוננים של איחוד, שלא מחוברים לאפליקציה, מידע על אירועים שהם קרובים אליהם, כי המוקד כוננים פשוט לא עושה את זה.

זה חמור מאוד מה שהיא אומרת, היא עוברת על החוק. לא, זה ממש לא עוברת על החוק.

של מה? היא אומרת שהיא מעבירה מידע לאנשים שהם לא כוננים, אני לא יודע - - לא, אתה מבולבל, כל האנשים האלה כוננים ואני אגיד לך יותר מזה האנשים האלה

אני לא הבנתי אני רוצה להבין. יכול להיות שהאישה הזאת מעבירה מידע לבנאדם שהוא פדופיל, איך יש לך קביעה לדבר הזה, מישהו היה רוצה לקבל אצלו בבית פדופיל?

אני אגיד עוד הפעם, זה כוננים שהיו עובדי מד"א במשך שנים ועזבו את מד"א ועברו לאיחוד מכל מיני סיבות ובסופו של דבר הם הקימו קבוצה שמעבירה את המידע, כי מד"א מסרב להעביר, לא יכול להיות שיהיה כונן מתחת לכתובת, אני יודעת שהוא בכתובת, אני יודעת שיש החייאה עכשיו על ילד בן ארבעה חודשים שטבע בבריכה ואני לא יכולה לתת לכונן הזה את הפרטים של הכתובת - - למה את לא יכולה לתת לו? כי זה שיחה מוקלטת וכנראה שיפטרו אותי ברגע שידעו שהעברתי להם מידע. אז אני רוצה לענות לגברתי, אם דם ליבך אומר שלא ומצפונך לא , אל תעבדי במגן דוד אדום, אם את עובדת בארגון ואת חתומה על סודיות רפואית ואת מעבירה מידע - - שנייה, יש כאן ממש משהו שהוא גובל בחשיפת שחיתות, אני רוצה רגע לברר, דנה, את יכולה להסביר לי, האם זה קיים היום מקרים כאלה? שהכוננים מעבירים בניהם? לא, שאסור לך להעביר? אני באופן אישי לא נמצאת בקבוצות האלה, אבל אני מכירה לא מעט קבוצות - - אבל את כרגע אמרת בפני הוועדה שאת הקמת - - דנה, האם קורה מצב שמישהו בארגון מד"א, כמו שאת מציינת, אם הוא יעביר את המידע לאיחוד הצלה, הוא יכול להינזק ברמה האישית? חד משמעית, חד משמעית. אני אענה לך על זה. שנייה, אני רוצה לשמוע, כן דנה תסבירי לי. חד משמעית.

דנה: חד משמעית, הוא יפוטר בתוך שנייה. את צריכה היום להזניק כוננים, דנה, כמה שנים את עובדת במד"א? מעל 25 . מעל 25 שנה ואת עדיין עובדת במד"א? אני רוצה שנייה לוודא. היא צריכה לקבל הגנה. בסדר, אנחנו פה, מקלב אם צריך נגיש וועדת חקירה פרלמנטרית, דנה, זאת אומרת, נגיד אומרים צריך להקפיץ חמישה כוננים קרובים, את רואה נגיד כונן קרוב של איחוד הצלה ואת לא מקפיצה אותו? קורה מציאות כזאתי? אנחנו המוקדנים לא רואים את הכוננים. יפה מאוד. מי שרואה את הכוננים, זה מוקד הכוננים וגם שמה אני לעיתים יושבת ומתקשרים כוננים של איחוד ואומרים אני נמצא כרגע בכתובת ששלחתם באפליקציה, כי הרי זה מגיע בלי פרטים, זה מגיע כתובת, יכול להיות רחוב, כמו ז'בוטינסקי ברמת גן, שזה רח' שמתחיל קילומטרים עד סוף פתח תקווה והם לא יודעים מה הכתובת,

למה הם לא יודעים מה הכתובת? הוא לא מחובר לאפליקציה. הם לא יודעים - - היא אומרת לך - - אני רוצה להבין,

אני רוצה להבין. תראי מה היא אמרה, בפתח הדברים היא אמרה, שהיא לא נותנים לה לשדר לכוננים, אחרי זה עכשיו היא אמרה, המערכת מוציאה אוטומטית. רגע, יש לי שאלה, רונן, אם יש כזה בלגן. אין שום בלגן. רגע, שנייה, אני אסביר לך משהו, אם זו התחושה של האנשים ואם בסוף ככה זה עובד,

אתם צריכים להיות באינטרס הציבורי הכי גדול, שיהיה לכם מוקד שייתן את המענה עם ביקורת של משרד הבריאות והכול - - רגע, רגע, עידית אבל תני לי שנייה - - לא, יש כאן מסקנות של דוחות ושל וועדות ושל דיונים מהירים, דיון מהיר מ-2016, הקרב המסוכן, אני לא הייתי פה ב-2016, הקרב המסוכן בין איחוד הצלה למד"א, שעדיין לשתף פעולה, להקים מוקד אחוד וגם ב-2018, גם ב-2019, מה קורה פה? אנחנו ב-2022, אנחנו התקדמנו מ-2016 - - זה רק הולך ונהיה גרוע משנה לשנה.

אז מ-2019 מדברים על מוקד אחוד, שנייה רגע - - לתורנית מוקד הזאת, שאני לא יודע באיזה מוקד היא עובדת - - זה רק מחריף,

וועדת תדמור, דוח מבקר המדינה מ-2019 ושום דבר לא מתקדם, לא התקדם כלום. אבל גברתי הוא רוצה להשיב לך.

תני לי רגע, אני רוצה לדבר על דנה האלמונית הזאת, שאני לא יודע באיזה מוקד היא עובדת, אני אומר פה חד וחלק וכל מה שאני אומר הוא אמת לאמיתה ולא תחושות ולא רגשות ולא דברים עלומים, יש אפליקציה, חמישה כוננים הראשונים, הקרובים והזמינים ביותר, המערכת מאתרת אותם, היא לא יודעת מאיזה ארגון הם, ברגע חמישה הראשונים מאותרים, ברגע שמישהו לוחץ, יוצא, אוטומטית משודר לו הכתובת והכול,

יוצא, המערכת ממשיכה, אם לא יוצאים חמישה הראשונים שאותרו, אף אחד לא יוצא ולא מגיב, המערכת ממשיכה לאתר במעגל הבא עוד חמישה נוספים ועוד חמישה - - על פי הדוח של משרד הבריאות אין מעגלים. אל תפריע לי, סליחה. משרד הבריאות כתב בדוח שלו, שאין מעגלים באפליקציה.

יש מעגלים והוא כל הזמן מאתר חמישה כוננים זמינים, ברגע שהכוננים לוחצים - - אני חושבת שיש לזה פתרון מאוד פשוט - - דנה, סליחה, בהתחלה אמרת שאנחנו לא מוציאים, אחרי זה חזרת בך, אז בואי רגע תני לי - - רונן,

אני רוצה להסביר רגע את המערכת אחרי זה - - אבל תתנו זכות דיבור אחד לשני - - אבל אתה לא נותן לדבר. אי אפשר להאמין למה שאת אומרת. דנה, חכי רגע, נסיים לשמוע ונעבור אלייך. אני פשוט רוצה להגיד איך המערכת עובדת, אחרי זה תטעני מה שאת רוצה, אבל זאת המערכת ולא רונן בשארי ממגן דוד אומרים, זה משרד הבריאות בדק, מבקר המדינה בדק ואמר שככה זה מתנהל. החמישה הראשונים, מי שקבע את החמישה הראשונים, זה משרד הבריאות והרגולטור וכולנו מכירים את זה וכבר דנו בזה בדיון הראשון, זה על מנת שלא יוצף בית המטופל, בסדר, בעשרות מתנדבים והנושא הפרט של המטופל ייחשף לכל ולכן המערכת מאתרת חמישה ראשונים, ככול שהחמישה הראשונים לוחצים, יוצא, המערכת מפסיקה לסרוק והם מגיעים הראשונים, ברגע שאף אחד לא לוחץ, יוצא, המערכת ממשיכה לאתר ברדיוסים - - לפי דעתך היא מתחזה? אני לא יודע מה זה מתחזה, אני רק אומר

לפי מה שהיא אמרה היא לא תורנית מוקד, לפי מה שהיא סיפרה, אמרה דבר ואחרי זה היפוכו - - יאיר חברוני אמר כאן בדיון הקודם,

הוא כותב כאן: "זה לא מספיק, היינו רוצים לראות שכלל הכוננים של איחוד הצלה יחוברו",

כן, דנה, בואי תסיימי רגע. רק שנייה, אני רוצה להשלים רגע, אני רוצה להשלים - - אדם בתוך המערכת הוא לא מסתכן, אני חושב ש - - אבל אני רוצה לענות לך, חבר הכנסת מקלב, אני רוצה לענות לך. דנה, תישארי איתנו. מי שעובד בארגון מגן דוד אדום, אחד מהסעיפים שעליו הוא חתום זה שמירת סודיות רפואית, אני מחויב לשמור על המידע שלך ואני רוצה להסתכל לך בעיניים חבר הכנסת מקלב ולך יש ילדים, האם ההיית רוצה לדעת שמישהו שמגיע אליך הביתה, אתה לא יודע מיהו, אין עליו בקרה, אתה לא יודע מה ההכשרה הרפואית שלו, אבל שנייה אני - - אמרת את הדבר הזה כבר כמה פעמים. אני רוצה לענות לאותה תורנית מוקד.

תעצרו הכול: "אני רוצה לומר את הדברים באופן הברור ביותר, החוזר מיושם, לא מיושם באופן מלא, אבל מיושם, מכיוון שזו השיטה שפועלת כבר שנתיים, שלוש שנים". ממתי זה? זה מהדיון הקודם, על ידי חברוני, האחראי על הכוננים במשרד הבריאות. אז הוא התרשל בתפקידו.

זה לא הדבר האוטופי ביותר, הייתי רוצה שיהיו לי עוד מספר אנשים שיעזרו לי בעניין הזה, בסופו של דבר,

החיבור, אותם דברים כשמגיעים שזה לא עובד, אנחנו מכירים, יודעים, מטפלים בדברים האלה", אני רוצה להגיד לכם שיש עוד הרבה, אם תסתכלו בכל הפרוטוקול,

בואו ניתן לדנה לסכם, דנה בבקשה. אני רק ברבע מילה. עכשיו עוד דבר, זה דברים שנאמרו כאן,

בימים האחרונים התגלה מישהו שהתחזה לפרמדיק והוא לא היה, ככה שאנחנו נבוא ונשתמש בטענה הזאת שיכול להיות שהשתרבב לתוך הרשימה הזאת, אז יש לנו רגולציה שצריכה לבדוק. אבל לא מדברים על רשימה, חבר הכנסת מקלב. מה הקשר ל-101 - - חגי מנדלוביץ' מחובר לאפליקציה ולא קיבל ממש ברח' מעפילי האגוז. אני רוצה להגיד לך תובנה שמלווה אותי לאורך כל החיים כבר 50 שנה, שמגן דוד עצמו הם לימדו אותי, הקורס עזרה ראשונה שלימד אותנו ולימד אותנו על סטריליזציה ואירועים וזריקות, אבל בסופו של דבר, עדיף 'חי מזוהם מאשר מת סטרילי', זה אמירה כל כך נכונה.

עדיף עשרה אנשים בכתובת, אבא של הילד אמר את זה בוועדה. אני חושבת שאבא של ארי ברנשטיין אמר את זה אז, דקה דנה בואי ניתן לך לסיים. אני מסכים שיהיו עשרה אנשים, אבל אנשים בעלי הכשרה מתאימה ואנשים שמאושרים.

חגי מנדלוביץ עבר את ההכשרה המתאימה ולא קיבל את הקריאה אפילו - - האם אפשר לשפר את השיטה? אפשר לשפר את השיטה רגע - - לכן הבאתי חקיקה, אבל אתם לא רוצים אותה, הבאתי רק כדי לשפר את השיטה אבל מה שקורה פה זה "לוקחים את הילד עם המים וזורקים אותו" - - לא, לא עושים את זה. אני אומר לכם, עולים פה כל מיני אנשים - - אני אשמור על זה שלא יעשו את זה ואתם בתור זה שאתם לא רוצים. דקה, אני מבקשת. אני מציע לך אני לא אתערב יותר יושבת ראש הוועדה, הוויכוח הזה הוא ללא תכלית אנחנו חייבים לעמוד מול משרד הבריאות - - משרד הבריאות אישר את כל. בידיך כוח. כן, היית צריך לראות משרד הבריאות אישר את הכול.

הדיונים צריכים להיות מול משרד תוך על חדר הוועדה, מזכירות הוועדה, את כיושבת ראש הוועדה, להביא את הדברים האלה, מה עשיתם.

המנכ"ל כולם שומעים אותנו עכשיו, כולם רואים את זה, עם כולם ישבנו על החקיקה. אלה דברים שלא, כל אחד מתחפר בעמדה שלו - - נכון, אתה צודק, לא אבל אני אגיד לך מה מפריע לי, חבר הכנסת מקלב, בסוף אנחנו מקבלים את זה כל הזמן ואנחנו רוצים לעשות סדר, אנחנו לא רוצים לקבל את זה אדם היה שואל את עצמו האם זה נכון, יש כאן ארגונים ואם אנחנו עדיין בוויכוח כל כך הרבה שנים - - אני חושבת שהפתרון לזה מאוד פשוט, ברגע שזה יהפוך להיות מוקד אחד שבו לא מד"א מתפעל אותו, אלא משרד הבריאות, או כל ארגון אחר שיעמוד, הדברים יתנהלו הרבה יותר טוב, כי כרגע בעצם, קיימת אמנם אפליקציה על פניו של משרד הבריאות, אבל מי שמתפעל אותו זה מד"א והם אלו שמחליטים מי יגיע ומי לא יגיע. אוקי, שנייה, אלון מלכה נמצא איתנו בזום. שניה אחת,

דנה הזאתי מעולם לא הייתה במוקד הכוננים.

מעולם לא הייתה ממוקד הכוננים. הייתה אני מתחייב על זה, עדיין במוקד מבצעים. אנחנו נבדוק את זה. אנחנו נשמח, לא, אבל אם את אומרת לי שמשרד הבריאות אומר שזה מתקיים, אבל לא כמו שצריך זה לא מצד מד"א. כל החקיקה שלנו סגורה מול משרד הבריאות. מה שהוא עכשיו אמר.

נכון, לכן אני בתור מחוקקת רוצה לעשות סדר, אף אחד לא בא בטענות למד"א. אבל אם יאיר חברוני אמר את מה שאמר, זה אומר שמגן דוד אדום עומד בהתחייבויות שלו, יושבים פה אנשים. רגע, שנייה. יושבים פה עכשיו אנשים, כולל אנשים מסוימים, מוציאים מפה הודעות - - והמשרד צריך לעשות סדר, אני מבקשת מהמשרד סדר, לא ביקשתי לא מכם ולא מהם.

עידית תראי כמה הדיון הזה - - רגע,

אני מבקשת, אתם כנראה לא הבנתם כולם, כולכם ראויים, כולכם בריאים, אני לא ביקשתי מכם את הסדר, אני מבקשת ממשרד הבריאות, יש משרד הבריאות שיושב מעליי - - הוויכוח הוא פה לא אישי, הוויכוח הוא פה על חיי אדם,

הוא לא מעליי, הוא משרד הבריאות, אני מחוקקת, אני רשות מחוקקת, הם ממשלה ואני מבקשת מהם לעשות את הסדר ואנחנו מגבים את זה גם בחקיקה, נמצא איתנו אלון מלכה בזום. אולי עד שאלון יעלה אז אני רק רוצה להגיד - - הנה,

אין לנו פשוט זמן, אני צריכה עוד עשר דקות לסגור. בוקר טוב אלון, מי אתה? מאיפה אתה? אני קוראים לי אלן מלכה, אני מתנדב באיחוד הצלה קרוב ל-13 שנה, אחרי 25 שנה במד"א, רונן בשארי מכיר אותי והוא מכיר אותי טוב, יש לי הרבה כבוד והערכה לרונן, אבל יש הרבה דברים שאני לא מסכים אתו. אני רוצה להגיד גם משהו לפני שאני מדבר, החבר שיושב ליד רונן, אני לא מכיר אותו,

אבל מה שחרה לי עכשיו, זה שהוא שאל את חבר הכנסת מקלב, 'אתה היית רוצה שיבוא מישהו לא מוכר, שאתה לא יודע מיהו ומהו ויטפל במשפחה, או במישהו אצלך', אז אני רוצה להגיד לך אדוני היקר, אנחנו בוגרי מד"א, גם חובשים, נהגי אמבולנס, תורני מוקד, פרמדיקים וגם רופאים עברנו הכשרה במד"א - - אני לא דיברתי על אנשים כמוך, דיברתי על אחרים שהם לא כמוך,

דקה, בואו לא נפריע. אתה ראוי והכול, אבל - - רגע,

לא מפריעים אחד לשני, כי יש לנו בדיוק עוד עשר דקות, כן. אני אומר אתה לא יכול לדחוף סתם אנשים שבאים,

אני יכול לתת לך דוגמאות על אנשים במד"א, שהם לא חובשים ולא כלום והם מגיעים לאירועים, אפרופו גם מה שקרה עם הפרמדיק עכשיו לא מזמן - - אז אם יש כאלה, תציג אותם למד"א. אני מבקשת תתנו אחד לשני לדבר. מה שכואב לי ומה שחורה לי, אני רוצה להגיד אתמול, אני אתן לכם מקרה, אני הייתי באזור קריית מטלון בפתח תקווה, הייתי שתי רחובות, שלוש רחובות מאזור, אני לא אגיד את השם שלו, התקבל אירוע על פציעה קשה, אני הייתי עם המכשיר שלי, הייתי באזור, לא קיבלתי לא באפליקציה, לא בבלו בירד,

רק אחרי שראיתי כוננים של איחוד הצלה עוברים אותי, התחלתי לנסוע אחריהם עם משאית, הגעתי לכתובת, בן 45 שלצערי, שלח יד בנפשו ולא הצלנו אותו, זה לא מקרה ראשון וזה קורה, לצערי שאני מגיע לכתובת עד שאני משיג פרטים ואם אני משיג אותם בדרך כזו,

אז המכשיר פתאום של מד"א מצפצף שולח לנו את הפרטים, אחרי עשר דקות, אחרי רבע שעה שאני בכתובת, אני מקבל פרטים,

מה אני שונה מכל המתנדבים, או עובדי מד"א שנותנים את עצמם, הפרטים שלי רשומים במשרד הבריאות, הפרטים שלי רשומים במד"א, המוקדמים אני רוצה להגיד לדנה שדיברה עכשיו, אני גאה בך, כל הכבוד לך, יש עוד עשרות עובדים במד"א כמוך שמוכנים לדבר, אבל מפחדים, כי המחיר שהם ישלמו - - אני באמת מפחדת ואל תתבלבל ואלן אנחנו מכירים באופן אישי - - אני לא מתבלבל, אני יודע, אני גאה בך, אני יודע איך המוקד עובד, זה כואב לי, זה חורה לי, אנשים מתים ואנשים ימשיכו למות עד שמד"א לא יתחילו לתת לנו כתובות שלא נתחיל לחפש את האנשים ברחוב, אני רוצה לתת לך דוגמה פשוטה, קיבלתי בפינסקר פירקוסים, אחרי זה יצא על חוסר הכרה, התקשרתי למוקד כוננים, אני עומד על רח' שטמפר פינת פינסקר בפתח תקווה, המוקדנית אומרת לי: 'אה, אתה מאיחוד? יש לנו אמבולנס במקום,

אמרתי לה: 'תקשיבי יצא גם על חוסר הכרה, אולי הם יצטרכו סיוע להוריד את החולה משהו', 'אדוני אנחנו לא צריכים,

זה מה שהיא אמרה לך? זה מה שהיא אמרה לי, לקחתי את עצמי התחלתי לנסוע, איך שפניתי - - מה ביקשנו? שיהיה מי שיהיה אחראי על הדבר הזה, חברים זה יבוא לכאן כל שבוע לוועדה העדויות האלה עד שהדבר הזה יפסק, אנחנו נציל חיים.

אני רק מקווה שאת תשמעי עדויות אמיתיות ולא שקרים. תביא את מי שאתה רוצה לכאן, אני באתי לכאן כדי להציל חיים, אני הייתי אצלכם, אני עבדתי עם מד"א, אני שותפה של מד"א, זה לא עניין שלהם בכלל, מה אתם רוצים, אני בעדכם, אני אוהבת אותכם, את כולכם אני אוהבת, מה יש לכם, הבאתי חוק שפשוט שם את חוזר המנכ"ל כחקיקה, זה חוזר מנכ"ל שאתם מחויבים לו גברתי, גם אני אוהב אותך מאוד ברמה האישית, אבל אנחנו מדברים פה ענייני - - רוצים וועדת חקירה פרלמנטרית- תפתח, את רוצים משהו אחר יותר, בבקשה, מה שתחליטו. אם זה מה שגברתי תחליט אנחנו נתמוך בזה. אני לא אחליט, אתם תחליטו, למה החקיקה הזאת לא עולה? אנחנו לא יכולים להחליט על הוועדות פרלמנטריות מי פותח ומי לא. משרד הבריאות אומר כן, יושב פה הנציג חברוני אומר כן, יושבים פה כולם אומרים כן, יושבים פה חברי כנסת אומרים כן, לא מבינה למה הדברים נתקעים, אין לי מושג, בא לי לבכות, לא רוצה לשמוע את הדברים האלה, לכו תעשו את מה שאתם טובים בו, לכו תצילו חיים, השם ישמח אתכם, ישמור עליכם, יגן עליכם, תגנו עלינו, לא מבינה מה העניין, אני לא מבינה למה כשאני צריכה לעשות דברים בוועדה הזאתי, הפרעות אכילה, בעיות נפש, בואו נעזור לכם בלהקים מוקדים לבריאות הנפש, שתתנו מענה ראשוני, אני אעזור לכם, אני אלחם בשבילכם, תביאו חקיקה כזאת,

האיש הזה אמר בדיוק מה שטענו. טוב, נו, מה אני אעשה, מה אני אעשה.

כי האיש הזה שדיבר על קריאת מטלון, הוא לא היה בן החמישה הראשונים - - חמישה ראשונים, שלושה ראשונים, כל פעם זה סיפור אחר, אני הייתי עם חגי מנדלוביץ, שהוא היה בתוך רחוב האגוז ולא מקבל, נו רגע, דקה, מלכה,

כפרה עליך, יש לנו תודה רבה מתוך יום העבודה שלך, יש לי עוד חמש דקות לסגור מליאה פה,

מילה אני רוצה להגיד בבקשה מילה.

לגבי מטלון, אלה שהיו יותר רחוקים ממני, כן קיבלו. אני יודעת אני מקבלת כל יום מלא כאלו, נו מה, לא מבינה מה ההתעקשות שלכם באמת. מונופול, מה ההתעקשות שלהם. רק מילה אפשר. כן, מילה אחרונה לפני שאת יורדת גם. אני רוצה לסכם את זה ולהגיד שאני חושבת שכולם צריכים להציל חיים ללא הבדל, אם זה איחוד, או מד"א, אנשים טובים כמו אלן. נכון,

זה השטח ששני הארגונים מדבר, אני מקבלת את זה כל הזמן. לא הבנתי יש פה צד אחד שתומך בכולם וצד אחד שלא. לא, כולם קדושים וטהורים. מישהו טען שיש מונופול על הצלת חיים? כן, כן, כן. אין מונופול על הצלת חיים ואין פוליטיקה בהצלת חיים, אסור שיהיה.

חבל שלא אמרו כמה פעמים הוא יצא והוזנק,

האינטרס שלכם רונן שזה יהיה מסודר, אתם שקופים לציבור הרי. אנחנו שקופים וכל אירוע אפשר לבדוק, אבל על בסיס עובדות ולא על בסיס סיפורים. רונן, אני רוצה להגיד משהו, רונן,

אני מוזנק ואני מוזנק גם להרבה קריאות, אבל המון קריאות אני לא מקבל, אני עושה קרוב ל- 350-400 קריאות בחודש. כל הכבוד לך, זה רק מחזק את העובדה - - מה זה אומר ומי מזניק אותך? אלן,

בוא - - יש לנו עוד אירוע על בג"צ שם, גם על זה נעשה דיון מיוחד.

אתה פותח את הדברים ואומר, אני מופתע 350-400 קריאות בחודש ואני יוצא והכול ויש עדיין מקרים שיכול להיות שלא היית זמין, לא יודע מה, אפשר לבדוק כל דבר לגופו, אבל זה היה נראה אחרת - - אתם תחליטו מה שאתם רוצים, הדיונים האלה לא מכבדים אף אחד, את שני הארגונים ואת כל מצילי החיים, זה לא בשבילכם, דקה, אלן, תעצרו רגע, אלן, אי אפשר. כן, מה השם לפרוטוקול. משה מזרחי. מה התפקיד שלך? אני אענה הכול, קוראים לי משה מזרחי, אני ביומיום עיתונאי ולשם הגילוי הנאות, אני גם מתנדב באיחוד הצלה,

וגם מוציא הודעות. בכלל, לא הפרעתי לך, תן לי לסיים - - רגע שנייה, אני מבקשת גילוי נאות של כולם. כמה עובדות שאני חושב שאמרו פה בוועדה. למה אתה לא אומר שאתה מוציא הודעות תקשורת? מהוועדה, מהדיון. אמרתי אני עיתונאי ביומיום וגם מתנדב באיחוד הצלה, אבל יש כמה עובדות שאני חושב שיאמרו פה על השולחן, גם למען הפרוטוקול אבל גם בכלל שהאנשים יבינו את ההסתרה הנקודתית, בין חלקי המילים. חוק זכויות החולה בסעיף 20 פסקה ג' אומר: שרשאי איש רפואה להעביר מידע רפואי לאיש אחר לצורך טיפול במטופל, אז הטענה שטענו כנגד דנה ואני מקווה בשבילה שהיא תסכים להזדהות בשמה מול הוועדה, כי זה מאוד חשוב, אני מקווה גם שהוועדה תיתן לה הגנה. החוק מתיר לך להעביר מידע רפואי לאנשי רפואה אחרים לצורך טיפול - - איך היא יכולה, אם הוא מתקשר איך היא יכולה לזהות אותו אבל - - בסדר, הבנתי את זה,

אתה גם מעוות וגם לא רוצה להגיד, לא מדייק בעובדות. אנשי רפואה הדגשתי. שאתה יודע שהוא איש רפואה.

אני מפנה אותך אל החוק סעיף 20. אל תפנה אותי אל החוק, יש רגולטור שזה התפקיד שלו וזה מה שהוא הנחה, לא הבנתי אתה מעל החוק, לא הבנתי מה הוא אומר. צריך לומר יש משהו שמסתירים אותו באופן מאוד ברור, אי אפשר להחליף את החיל בטנק בטכנולוגיה, האפליקציה היא חכמה היא מבורכת, אבל לא אני כתבתי את זה, משרד הבריאות כתב את זה באחד הדוחות שלו, שהיא לא יודעת לעשות מעגלים, אלא היא מזניקה בסיתות, אבל זה עוד נקודה אחרת, אבל אי אפשר להגיד - - גם לא נכון, גם לא דובר אמת, לא נכון נבדק - - משפט אחרון, כי אני חייבת - אי אפשר להחליף את החייל בטנק שיירה, למרות כל הטכנולוגיה הגדולה הזאתי ולכן מוקד אחד שיזניק כל אדם שיש לו ידע רפואי - - זה מה שקורה בפועל מוקד מקצועי, זה שזה לא מוצא חן בעיני מישהו, זה כבר סיפור אחר, אל תמכור פה - - שנייה, חגי רצה להגיד משפט אחרון בזום גם ההודעות שאתה מוציא הם לא נכונות והם לא תואמות את האמת, אז תפסיק - - אני מבקשת שתעצרו פה, תודה, חגי, אתה יכול רגע, דקה מילה. הנהג של הטנק זה הרכב הצלה שמגיע ומציל חיים, אבל בשביל שהוא יישלח צריך מישהו מקצועי שיאתר את זה נשלח. אני הייתי בפיצוץ ברחובות, אני אספר לך על מה הם מדברים שקרים, אני הייתי בפיצוץ ברחובות הגיע נהג מקסים עם ניידת טיפול נמרץ שישבה אצלו בבית בלי צוות רפואי ופינה את האישה לבית חולים במהירות המקסימלית שניתן,

הם יודעים על פי חוק אסור לו לפנות בנסיעה דחופה כשהוא לבד,

כי בסוף הצלת חיים היא לפני הכול ומעגלים את הפינות האלה בחוק, גם במד"א, אבל מה קורה אחר כך, מגיעה ניידת טיפול נמרץ אחרת, על חשבון חולים אחרים, עם צוות מלא, עומדת בזירה במשך שעה, בזמן שהחבלן נמצא, לצורך תקשורת עמדו שמה וביצעו ראיונות לתקשורת - - למה אתה אומר את זה, דין שגרה לא כדין פיגוע, מה אתה מבלבל לאנשים את השכל - - די, חגי משפט אחרון, חברים אנחנו שתי דקות ממליאה, חברים בפיגוע צריך להתפנות מהזירה, כל מה שאתה אומר תדייק, אתה אומר שאני משקר, חוצפה - - קשה להם שבאת לעשות להם סדר. תעצרו כולם, חגי משפט אחרון לפני שאנחנו יורדים. ברשות רונן בשארי, רק שאלה ברשותך, אתה לאורך כל הוועדה גם הפעם, עסוק בלענות לכל הטענות לכאן, או לכאן כדי לצאת בצורה הכי טובה, אבל רק דבר אחד ברשותך, כאיש מחשבים שגמר תואר ראשון במדעי המחשב, אני רוצה רק להבין, אם האפליקציה שלי משדרת כל הזמן "זמין", למה היום בבוקר ברח' החרוב, אני כבר מטפל במטופל ואז אני מקבל במערך הכוננים באפליקציה את הצפצוף,

מוקד איחוד הצלה הזניק אותי ודאג להוציא אותי למטופל ששוכב כרגע עם דימום בתוך שלולית דם, באמבטיה שלו ברח' החרוב ברחובות, שאני כבר חובש את המטופל, אז האפליקציה מצפצפת, איך בדיוק האלגוריתם עובד, כנראה שאם הייתי סומך על האפליקציה ההייתי מגיע מאוחר מידי ורק אז המוקדנית של מד"א - - אוקי, תודה חגי, את זה באנו להסדיר.

קודם כל אני לא מתנצח ולא כלום - - אתה לא נותן לאף אחד לדבר. כנראה ששעתיים של דיון לא מספיקים לנו, אבל אנחנו פשוט 10:59 ב-11:00 נפתחת מליאה, אני לא אוכל לתת - - עידית אני רק רוצה להעיר הערה לגבי העובדת דנה, אני מסיים, העובדת דנה זוהתה, הקול של דנה זוהה ואנחנו יכולים להגיד. מה זאת אומרת? אני אסביר לך, היא מונעת משיקולים זרים ואני אסביר לגברתי בארבע עיניים - - בסדר, אנחנו גם נעקוב אחרי הדברים שלה באופן אישי, הוועדה תיתן הגנה לכולם. היא תפוטר. הוועדה תיתן הגנה לכולם. אם היא תפוטר תאמין לי שזה לא בגלל - - אני אומר לך שלפי מה שהיא הציגה פה, היא לא תורנית מוקד. הוועדה תבדוק הכול ותיתן עדכונים על הכול, ציינו שבאמת הדברים הוסדרו בחוזרי מנכ"ל ב-2014, 2017, בנושא של כוננים, וועדת תדמור ב-2014 דנה בזה והעלתה פערים חמורים, לא מספקת ונכונה, דוח מבקר המדינה משנת 2019 כנ"ל, אנחנו רוצים לראות איך אפשר לעשות את הפעילות הזו טובה יותר, איך אפשר לסנכרן ולהביא את הצלת החיים לקדמת הבמה, להיות גאים בהם, שהם יהיו גאים בעצמם, שישמחו ביחד להגיע לזירות הלא פשוטות האלה ומתוך באמת שמחת הלב של הצלת חיים ויכולת גם להתמודד אחר כך עם זה, אנחנו רוצים לסייע ולעזור וזו כל המטרה, יש פה 120 חברי כנסת שנמצאים מאחורי הדבר הזה, שרוצים לקדם יש כאן את משרד הבריאות שנמצא מאחורי הדבר הזה, שרוצה לקדם, יש כוננים של הצלת החיים שנמצאים מאחרי הדבר הזה שרוצים לקדם ולכן אני מודה באמת, גם לגורמי המקצוע במשרד הבריאות שמסייעים לנו, לחברוני שציין כאן שהוא עבר איתנו על כל הסעיפים השבוע ובהחלט אין שום סיבה לא לקדם על פי כל הדברים שסיכמנו ביננו, גם למנכ"ל משרד הבריאות שעוזר לי באופן אישי ואני חייבת לומר שפרופסור נחמן אש, הוא איש מדהים, איש יקר, איש רב פעלים, באמת, שעוזר לוועדה ונמצא בחזית המלחמה בקורונה, תודה לארגוני ההצלה שנמצאים בחזית המלחמה בקורונה, שמהווים גאווה, באמת אני אומרת לאומית, שכל אחד מכם הוא באמת ההצלחה, אני חושבת שמבחוץ מדינות העולם מסתכלות עלינו ובזה אנחנו מהווים "אור לגויים" וזה מה שצריך לעמוד לנגד העיניים שלנו ואני חושבת שכל מדינה מתקנאת במה שאתם עושים כאן וביכולות שיש לכם, אמיתי אני אומרת ולכן - - תודה רבה שאת מאמינה במגן דוד אדום גברת ואני אומר את זה באמת.

גאה מאוד ולכן מבחינתנו כל המטרה להסדיר את זה כדי שכולם יישאו חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם ויעשו את המשימה שלהם, הצלת חיים, נשימה נוספת. תודה. נעלתי. הישיבה ננעלה בשעה 11:02.